אני חושב שזאת זכות. כמה קדנציות, אדוני היושב-ראש? זכות ענקית. כרגע שש בואכה השביעית. אז אני כבר ארבע קדנציות ובקושי שלוש שנים. אז ההספק שלך הוא אפילו יותר טוב, אתה רואה? לא, איזה הספק טוב? אנחנו נקווה שהסטטיסטיקה בהיבט של הקדנציות תשתפר למטה, ואני מאחל לכל חברות וחברי הכנסת אריכות ימים בכל המובנים, גם בריאותית וגם פרלמנטרית. אם כן, אנחנו נעבור להודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברכות. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות שונות) (תיקון מס' 30), התשפ"א 2021. הודעת שר הבריאות חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין על מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת רם בן ברק וסונדוס סאלח בנושא: היערכות בתי החולים לקראת החורף, הקמת בתי חולים שדה. הודעת שר הבריאות על מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עידן רול ותמר זנדברג בנושא: רפורמת הקנביס הרפואי לא מגשימה את יעדיה, גורמת לעלייה במחירים ולמחסור בתרופה ופוגעת ברצף הטיפולי של עשרות אלפי אנשים. הודעת שר הבריאות על מסקנות הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיקי לוי ואימאן ח'טיב יאסין

הודעת שר הבריאות על מסקנות הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת ווליד טאהא בנושא: משרד הבריאות מתכוון לרכוש שמונה מיליון מנות חיסון נגד קורונה, שיספיקו לארבעה מיליון אזרחים. החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021, תודה. תודה רבה.

אנחנו עוברים מכאן להצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק חברנו הוותיק מאוד חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בבקשה. אתה כבר היית ותיק כשאנחנו נבחרנו פעם ראשונה. אדוני היושב-ראש, איך אמרת, אני ותיק? אני חושב שאנחנו הולכים עכשיו לבחירות לכנסת העשירית. לפני זה נעשה את מה שצריך לעשות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו הולכים עכשיו, מבחינתי, לבחירות לכנסת העשירית. שלוש מהן היו לזמן קצר מאוד. בעבר ידענו שהממשלות פועלות למשך זמן קצר כי אנחנו בכנסת העשרים-וחמש והממשלה השלושים-וחמש. זאת אומרת, אנחנו רואים, הכנסת העשרים-ושלוש, כן. בהתחלה הממשלות היו מאוד קצרות. ואני לא זוכר כנסת,

תשע כנסות לפני זה שחודש או פחות מחודש לפני הבחירות הכנסת התכנסה וחוקקה והייתה פעילה והוועדות פעילות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בזמנים לא נורמליים,

ובמדינת ישראל,

אני יכול היום להגיד בגאווה, כי זה נוגע לזה, ש-4.538 מיליון אנשים התחסנו כבר, מתוכם 3.146 מיליון בפעם השנייה. ואלה נתונים מרשימים. יחד עם זאת,

זה לא מספיק כי, מה לעשות, המגפה הזאת, בתחילת הדרך שמעתי את כולם אומרים: צריך לפתוח כי זה לא הגיוני, וזה לא הגיוני, וההוא לא הגיוני. ומאיפה הבינו אותם מומחים מה ההיגיון של המגפה? המגפה חשבה בדיוק כמו אותם אנשים? לפי איזה היגיון עבדה הקורונה? היא הכתה איפה שיכולים להכות כי היא הייתה יותר חכמה מאלה שאמרו לפתוח ולפתוח ולפתוח, כי זה לא הגיוני. מה לעשות? בהתחלה היא הכתה באנשים המבוגרים. עכשיו היא מכה בצעירים. ואנחנו, שנבחרנו על ידי העם לנסות לשפר את איכות החיים שלהם, צריכים לדאוג לקבל החלטות: החיסונים חייבים להיות. ובהצעת החוק הזאת אומרים לי: תשמע, איפה הפרטיות? נשאלת השאלה אם ערך הפרטיות יותר חשוב מערך החיים? זאת השאלה. אם הפרטיות מקדשת את החיים, אתי, או החיים מקדשים את הפרטיות? אני מבין שמה שאני מדבר לא מעניין, אבל זה בסדר. ולכן התכנסנו,

להעלות את כמות החיסונים, לאלה שנדמה להם שאולי לא צריך להתחסן. ישבתי היום ודיברתי עם איתן גינזבורג, ועדת כלכלה, בבוקר, אמרתי לו: תקשיב, עולה בן אדם לכביש, לא שיכור ולא מסומם,

ובטעות של רגע הוא פגע באדם והפך אותו נכה או, חלילה, הרג אותו. עושים לו משפט, הוא הולך לכלא. מה קורה עם בן אדם חולה?

הוא לא יודע שהוא חולה, יוצא החוצה ומדביק והורג. מה עושים לו בדיוק?

אנחנו לא יודעים איך המחלה הזאת חושבת, אנחנו לא יודעים איך המחלה הזאת מתנהגת. אנחנו רק יודעים שהחנויות סגורות והכלכלה נפגעה,

בכל העולם.

זה לא היגיון. ואללה, בגלל ההיגיון הפוליטי, זה לא היגיון. אז בשקט, בשקט, הם גורמים לכך שהמחלה הזאת תימשך, ואנחנו צריכים להיות קשים, ואנחנו צריכים להיות יותר קשים. ובמקומות עבודה, מי שלא רוצה להתחסן, שיעבוד מהבית,

כי אנחנו מקדשים את החיים של כולנו, והחיים זה לא הפקרות. ואף אחד לא יכול לקחת,

את החיים של מישהו אחר בגלל שהוא רוצה ללכת למסיבה או אפילו רוצה ללכת להפגין. ואני בא מארגוני עובדים, ואני בעד זכות השביתה, ואני בעד זכות ההפגנה. יחד עם זאת, קדושת החיים זה הרבה מעבר, הרבה מעבר לקדושת ההפגנה וקדושת המסיבה. ואנחנו צריכים להיות אחראים, חייבים, כי אחרת זאת הפקרות וזאת אנרכיה. והממשל, לצערי, לא נוקט צעדים קשים מדי. לכן אנחנו עם 5,650 מתים. אני בטוח שאם היינו נוהגים אחרת לא היינו עם המספרים האלה. לא היינו עם המספרים. היום בדיון בוועדת הכלכלה על הכניסה לארץ,

כל מי שעולה לטיסה, ורוצה לבוא לארץ ולא התחסן, בשדה צריך לחסן אותו. אם לא, שלא יעלה לטיסה. אין ברירה. ככה אנחנו צריכים להתנהל, כי אנחנו מקדשים את החיים. הבן הגדול שלי, כשהוא נולד זה היה ערב מלחמת כיפור. גרתי בבני ברק, ליד השלישות, וכולם נסעו במכוניות. החיים קידשו, ואללה, החיים דוחים כיפור. הזכות לחיות דוחה כיפור. ואנחנו נעשה ככה, נעשה ככה, הפרטיות,

ואללה, אנשים צריכים להיות הגיוניים, צריכים להבין איפה אנחנו חיים. לא יעזור כלום, אבל זה מה שצריך להיות. ולכן אתמול הוועדה הביאה למליאה בהצעה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הדיווח, שאומרת שמשרד הבריאות וראשי הרשויות המקומיות, או אנשים מטעמם, יקבלו רשימות של אלה שעדיין לא התחסנו, או התחסנו בחיסון ראשון והגיע זמנם לחיסון השני ולא הגיעו. הוועדה לא הסכימה, למשל, שיקבלו נתונים על ילדים שהם לא בני חיסון ועל כאלה שקיבלו שני חיסונים, כי את מי מעניינים הנתונים האלה? לצורך העניין, לא מעניינים הנתונים. קיבלת שני חיסונים, אתה לא מעניין במשחק הזה. כל הנתונים האלה יושמדו כחודשיים אחרי, מההודעה, חודשיים. כל הוראת השעה הזאת תלויה בחוקי הקורונה, או שתהיה שלושה חודשים, הפחות מביניהם. עשינו את הדיון שלנו, ואישרנו את התקנות האלה. אני מאוד רוצה לקוות שגם הכנסת תאשר אותן. אני רוצה להקריא גם את מה שכתוב לי, כי זה חוק. אני יודע, אחר כך יגידו. כל מי שרצה לדבר דיבר, ודיברו בוועדה כל נציגי העמותות, כולם,

לא היה אחד שלא רצה לדבר ולא קיבל את זכות הדיבור. אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה והקריאה השלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, שהגישה הממשלה, ומטרתה להקנות למשרד הבריאות כלים שיסייעו בעידוד התחסנות באופן ממוקד ויעיל, ובכך יאפשרו הגעה לרמת חסינות גבוהה וצמצום של וריאנטים חדשים, והכול לשם הגנה על בריאות הציבור. הצעת החוק מסמיכה את מנכ"ל משרד הבריאות, בהוראת שעה לשלושה חודשים או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי המוקדם מביניהם, להעביר מידע הכולל שם, מספר זהות, כתובת ומספר טלפון לגבי מי שטרם התחסנו או לגבי מי שהתחסנו רק בחיסון הראשון וחלף המועד שבו היו אמורים להתחסן בחיסון השני. המידע יועבר לעובד רשות מקומית, שמונה לכך בידי ראש הרשות, לגבי מי שמתגורר באותה רשות; למנכ"ל משרד החינוך, לגבי אדם שמועסק במוסד המקיים פעילות חינוך, ולרופא ראשי, מנהל מערך שירותי הבריאות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לגבי אדם המועסק במסגרת הרווחה. תמר, אחר כך את משתפת אותנו? כבר עכשיו אני יכולה, למה אחר כך?

לניצן הורוביץ יש היום יום הולדת. בן כמה אתה היום? אתה עוד יכול להגיד את הגיל. בן כמה אתה היום? 56, חיים. 56 ושלושה חודשים. אז אני רוצה לברך אותך, כי אתה בדרך לסיים, אתה יותר קרוב לסיים חצי מהחיים.

אתה יודע, 60 זה החצי הארוך. מעבר ל-60 זה החצי הקצר.

אז אני מאחל לך שתרווה נחת, שתצליח פה בכנסת להעביר חוקים חברתיים, להגשים משאלות, לא שתעלה לשלטון מהאופוזיציה, שמהאופוזיציה תצליח להגשים משאלות, להעביר חקיקה חברתית ולעזור לאוכלוסיות המוחלשות. אני מאחל לך לעזור לילדים בסיכון, לנשים מוכות, למגר את תופעת האלימות בנושא נשים. אני מאחל לך שתצליח, ואני בטוח שזאת תהיה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל: הצלחה, חקיקה. תודה, תודה. אני מקווה שהליכוד יהיה בשלטון, ואז אני אהיה יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ואני אמשיך לעזור לך.

אני אחסוך לך את המבוכה, רק מזל טוב. אז יום הולדת שמח. ושתזכה לעוד 64 מסיבות יום הולדת. עד 120. בסדר, תמר? עד 120. אבל 60 זה החצי הארוך של החיים. החיים בנויים משני חלקים: 60 ועוד 60. כשאתה מגיע ל-60 זה החצי הארוך. החצי השני תמיד קצר יותר. בכל אופן ככה זה יוצא. ברוב המקרים החצי השני קצר יותר. ואללה, אז שיהיו לך שני חצאים שווים. בכבוד. חיים, אנחנו מאחלים לך שהחצי השני שלך יהיה ארוך כמו הראשון. לא רוצה. כמו הראשון. אני מאחל לעצמי, בריא ושלם. אני מאחל לעצמי שביום שאני אתחיל להיות נטל על הילדים שלי, כשהראש לא יעבוד והגוף סוחב אותו או הראש עובד אבל הגוף לא מתפקד, ואני הופך להיות נטל, אני מאחל לעצמי להגיד: תודה, נהניתי, הייתי, שלום ולהתראות. מאחל לך שהכול יתגשם. שתמיד תהיה לנו הזכות לתת ולא נצטרך לקבל. אינשאללה. אלה דברים שחשוב שיהיו. טוב, איפה היינו? היינו בזה שהמידע יועבר לעובד רשות מקומית שמונה לכך בידי ראש הרשות, לגבי מי שמתגורר באותה רשות, למנכ"ל משרד החינוך, לגבי אדם שמועסק במוסד המקיים פעילות חינוך, לרופא ראשי, מנהל מערך שירותי הבריאות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לגבי אדם המועסק במסגרת הרווחה. זה חשוב במסגרת הרווחה, כי יש הרבה מאוד מוסדות רווחה שחשוב שאנשים שם יתחסנו. לחלופין, אם הם לא רוצים להתחסן, שישבו בבית, שלא יבואו, שלא יסכנו אחרים. אתמול שמעתי טענות של מישהו בתקשורת על סייעת שהייתה צריכה לעבור בשלושה גנים והיא הייתה חולה. וכל שלושת הגנים, 80 ילדים, הלכו לבידוד. אף אחד לא בא אליה בטענות שהיא לא התחסנה או שהיא לא באה ואמרה: אני עושה בדיקה. על זה לא באו בטענות. באו בטענות שבודדו 80 ילדים.

כי צריך פה אחריות. תנאי להעברת המידע הוא שהמנהל שוכנע כי המידע נדרש למקבל המידע כדי לסייע למשרד הבריאות לעודד את הציבור להתחסן, וכן הוא סבור כי יש למקבל המידע יתרון בביצוע פעולות לעידוד הציבור להתחסן על פני משרד הבריאות והגורמים האחרים העוסקים במתן החיסונים. הצעת החוק מאפשרת גם למשרד הבריאות לקבל ממוסד רפואי או מגוף ציבורי מידע מזהה על מי שהתחסן ועל מי שרשאי להתחסן ולא התחסן, וזאת לשם עידוד התחסנות או לצורך הנפקת תעודת התחסנות. בהצעת החוק נקבעו תנאים ומגבלות לשימוש במידע. ההצעה קובעת כי השימוש במידע ייעשה רק למטרה שלשמה נמסר המידע. בנוסף, השימוש יתאפשר לפעולות עידוד התחסנות בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הבריאות וייעשה רק בידי עובד שהתחייב לשמירת סודיות. עוד נקבע שכדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות, עידוד אדם להתחסנות ייעשה רק בידי מי שאינו מכיר או עשוי להכיר את אותו אדם. מי שמכיר אותו לא יבוא ויגיד לו: תשמע,

אתה צריך ללכת להתחסן, שלא תהיה לזה יכולת השפעה. חל איסור לכרוך בין הנכונות להתחסן לבין הפעלת סמכות או מתן שירותים שבסמכות הרשות המקומית או משרד החינוך. לא אהבנו את זה, אבל אנחנו עובדים אצל משרד הבריאות, לכן חל איסור לבצע על סמך המידע פעולה הפוגעת בזכויותיו של אותו אדם כתושב או כעובד. כמו כן נקבעו הוראות לעניין מחיקת המידע לאחר שחלף המועד לשימוש בו. הוועדה נתנה את דעתה לכך שהמידע הרפואי חוסה תחת הזכות לפרטיות, ולכן גם בחנה את פרטי ההסדר, מעבר לתכלית הראויה של החקיקה, כדי לוודא כי הם מידתיים ומכוונים למטרה. על כן צמצמה הוועדה את פרטי המידע המועברים לגבי מתחסן, הקפידה שיועבר מידע הנוגע רק למי שרשאי להתחסן לפי הנחיות משרד הבריאות ולא התחסן כלל או לא התחסן בחיסון השני, וכי למשרדי החינוך והרווחה יועבר רק מידע הנוגע לעובדים במוסדות שבאחריותם. בנוסף קבעה הוועדה כי עובד מוסמך שקיבל מידע לגבי קטין שלא התחסן או התחסן במנת חיסון אחת, לא יפנה לצורך עידוד התחסנות לקטין עצמו אלא לאפוטרופוס של הקטין. הוועדה עמדה על כך שהעברת המידע תיעשה רק לפי בקשה של הרשות המקומית המסוימת או של משרד החינוך, ובבקשה תפורט הפעילות שמבקשים לעשות לעידוד ההתחסנות, הכול כדי לוודא שאכן העברת המידע יכולה לקדם את מטרת עידוד ההתחסנות בדרך טובה יותר מהדרכים שבידי משרד הבריאות לבדו. הוועדה הוסיפה עוד תנאים והגבלות שיבטיחו את ההגנה מפני שימוש לרעה במידע ומפני זליגתו, וכך קבעה עניינים שיוסדרו בהנחיות שיקבע משרד הבריאות ושיחייבו את מי שעושה שימוש במידע. בעיקר עמדה הוועדה על כך שיוגבלו סוגי הפעולות שניתן לבצע על סמך המידע הפרטני לשם עידוד ההתחסנות מעבר לעצם יצירת הקשר והפנייה לאותו אדם, וכי פעולות אלה יהיו במסגרת הסמכות הנתונה לאותו גורם בדין. עוד ביקשה הוועדה כי הנוהל יפרט את אופן הטיפול בבקשתו של אדם שאליו הופנו הפעולות לעידוד התחסנות וביקש למחוק את המידע לגביו או ביקש להימנע מהמשך פעולות העידוד מולו. במהלך הדיון ביקשה הוועדה ממשרד הבריאות שהאחראי לביצוע החוק יטפל גם בתלונות של אזרחים בעניין העברת מידע והשימוש בו. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. לפיכך אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים כץ. אם כן, להצעת החוק אין הסתייגויות אך ישנן בקשות רשות דיבור. ראשון הרשומים, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אני רואה שהוא איננו. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מתחילת משבר הקורונה, לדעתי, מרצ הייתה המפלגה שנהגה באחריות הגדולה ביותר.

לא פסקנו מלהצביע על כשלים כאשר היו, גם בתחום הבריאותי וכמובן בתחום החברתי, הכלכלי או בתחום הניהולי, אבל ללא שמץ של הפקרות, הכחשת קורונה, שום דבר מן הסוג הזה. אנחנו קראנו ועדיין קוראים לציבור לשמור על ההנחיות, להתחסן. מדובר בחיי אדם. מדובר במגפה קשה, שמפילה חללים ברחבי העולם וגם בישראל. כבר למעלה מ-5,000 נפטרים, שלפחות את חלקם בהחלט אפשר היה להציל. בסופו של דבר הדרך להישמרות מפני המחלה היא בהגבלות של פעילות כאלה ואחרות, שיכולות מאוד לכאוב לנו אבל את חלקן חייבים לעשות. ואני חייבת לומר שחייבים לנהל אותן בצורה הרבה הרבה יותר טובה ונכונה ממה שנעשה. גברתי שרת התחבורה, זה נכון,

לנושא ועדת החריגים בטיסות. אני חייבת לומר לך באופן אישי שהצורך שלא להביא ולא להכניס מוטציות חדשות לישראל, שגם יכולות להתגבר על החיסון ולהפיץ פה מחלה, מובן לנו.

יש תחושה של ברדק לא נורמלי בוועדה הזאת. יש מצד אחד אישורים שמתקבלים שאנחנו לא יכולים להבין איך ולמה, וחשש למוטציות שנכנסות וטיסות עם זיופים ותחושה שנכנסים לכאן אנשים שאולי לא היו צריכים להיכנס, וזה יכול לעלות בהדבקה, מנגד, יש מקרים באמת הומניטריים ומקרים שעומדים בקריטריונים ולא מקבלים, והאישורים לא מגיעים, לא מגיעים בזמן, ומבקשים כרטיס טיסה בשביל האישור אבל אז בשביל כרטיס הטיסה מבקשים את האישור, ואנשים באמת פונים אלינו. אנחנו בדמעות עם המקרים. אני מזמינה אותך לבקר אצלנו בוועדה ולראות איך היא עובדת בצורה הכי עניינית שיכולה

אבל גברתי השרה, בחוץ יש ציבור, ואי-אפשר לעשות לו ככה. בחוץ יש ציבור. אני מזמינה אותך לראות. אני מודה לך על ההזמנה, ואני

ופונה אלייך בשיא הנימוס ובשיא הכבוד ומבקשת ממך: יש בחוץ ציבור שאי-אפשר לעשות לו ככה. אנשים חסרי אונים ולא יודעים מה לעשות. זה שסגרו את נתב"ג מהיום למחר, בכל מדינה אחרת נותנים התראה של כמה שבועות. סגרו מהיום למחר, ואנשים נתקעו במצבים רפואיים, בלי תרופות, בכל מיני מצבים באמת הומניטריים. הווירוס לא, חברת הכנסת קטי שטרית, אני אומרת כאן משהו, אנחנו בתקופת בחירות, אל תתנפלו עליי בצורה פופוליסטית, אני אומרת את הדברים כהווייתם. מצד אחד יש כניסה של אנשים שלא היו צריכים להיכנס, לטורנירים של ספורט וכל מיני מקורבים, אני אומרת את זה כאן, אני שמעתי על סיפורים.

מקרים הומניטריים מתדפקים על הדלתות, כאלה שעומדים בקריטריונים, וממתינים לאישור ולא קיבלו. אני עומדת מאחורי כל מילה.

מי שרוצה לעזור לציבור ולאנשים, שיקשיב לדברים. מי שרוצה להתגונן בפופוליזם, שיהיה לו לבריאות. תבואי ותשבי בוועדה, תבואי לוועדה. אתם, רק דיבורים.

אדוני יושב-ראש הוועדה, גם בנושא העברת המידע יש לנו כאן תחושה של יד יותר מדי קלה על ההדק, ואני רוצה לנמק. אני שוב אומרת: אני קוראת לציבור להתחסן. אני חושבת שעידוד החיסונים זה המבצע הגדול ביותר והחשוב ביותר שאפשר לעשות ברגע זה במדינת ישראל. אני בעצמי התחסנתי בשני חיסונים, וכל מי שקרוב אליי וכל מי שקשור אליי הולך וצריך ללכת להתחסן, כי בסופו של דבר זו דרך המלך ליציאה מהמגפה. למה לא הגשת הסתייגות לחוק? אבל הקלות שבה מביאים חוקים שמטרתם לכפות העברת מידע רפואי שמהווה פגיעה בפרטיות, בלי שניתנה חלופה ובלי שמוצו כל האופציות הקודמות, אני עוד לא ראיתי קמפיין עידוד התחסנות של משרד הבריאות, לא ראיתי הסברה חיובית, לא ראיתי את המידע יוצא לציבור בצורה נכונה ומעצימה ומחזקת, לפני שבאים ומביאים חקיקה. אני רוצה להתריע שהנושא הזה של הגירת נתונים והעברת נתונים מחוץ למקום שבו הם צריכים להישמר, שזה בקופות החולים, זה מדרון חלקלק להמון, המון גורמים אינטרסנטיים,

שעומד בראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, יודע כמה המידע הזה הוא יקר ערך וכמה מחכים לו בעיניים לוטשות. וצריך לעשות הגבלות, וצריך לשים גדרות, אבל המהירות שבה מגיעים לפגיעה בפרטיות ולהפרת מידע, בדיוק כמו שהיה באיכוני השב"כ, זו לא הדרך הנכונה להתמודד עם הדברים האלה.

אמון הציבור הוא דרך המלך לעודד התחסנות ולהגיע לשיעור התחסנות של 85% ו-90% מהאוכלוסייה, שיוציא אותנו מהמגפה.

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. אחריו, אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו חיים בתקופה מוזרה.

מה פרטי העסקה? מה גלוי ומה לא גלוי בפרשה הזאת?

ברור. ואני שואל: מה יש להסתיר? אונייה, ככל הנראה, אולי לא אונייה, פלטה זיהום חמור מול חופי הארץ. אני בא עכשיו מחוף ג'יסר א-זרקא, מאיסוף זפת לאורך החוף. הוטל איפול על הפרשה, ואני שואל: מה יש להסתיר? אם זה כל כך פשוט, אם זו האונייה ששחררה איזשהו מטען לחוף הים, למה צריך להסתיר את פרטי החקירה? חודשים אנחנו משתמשים בכלים של השב"כ כדי לאסוף נתונים על אזרחי ישראל. הנושא הזה בא פעם אחר פעם בפני ועדת החוץ והביטחון, ואני יכול להגיד לכם מה שברור לכל מי שעוסק בנושא הזה, שהתרומה של הכלי הזה לבלימת התחלואה היא אפסית, ואנחנו ממשיכים לעשות בו שימוש. ואני שואל את עצמי: מדינה שמסתירה מידע מאזרחיה, מדינה שעושה שימוש בכלים שמיועדים ללחימה בטרור אל מול אזרחיה, איפה אנחנו נמצאים? האם אנחנו עדיין חיים בדמוקרטיה? האם זו דמוקרטיה מהותית או דמוקרטיה לכאורה? וככל שנוקפים הימים, המסקנה שלי היא שאנחנו נעשים יותר ויותר דמוקרטיה לכאורה.

מבקשים מאיתנו לוותר על הנושא של חיסיון רפואי. אם הצעד הזה היה עומד על רקע של הסברה ראויה לציבור, החלטות מוצדקות ומנומקות, החלטות שמתקבלות באופן שיטתי ובזמן, מתן התראה לאזרחים בפני כל צעד וצעד שהממשלה נוקטת בו על מנת להתמודד עם המגפה, אם על כל הרקע הזה היו מבקשים עכשיו מהכנסת לאשר העברת פרטים לרשויות המקומיות, אני מניח שהייתי אומר כן. אבל היום אני אגיד לא. ולמה אני אגיד לא? כי אין אמון, אין אמון בממשלה הזאת, אין אמון בתהליכי קבלת ההחלטות, אין אמון בניקיון הכפיים, אין אמון בניקיון הדת, אין אמון במקצוענות הנדרשת לטיפול במגפה. מי שרוצה לדרוש מהציבור, מי שרוצה להגיד לציבור "ותר על זכויותיך", צריך לבוא בניקיון כפיים. זה לא המצב שבו אנחנו נמצאים, שבו פרשה מצטרפת לפרשה,

צריך להביא אותו לכדי סיום.

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, איננו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, כרגיל,

צריך להגיד, ראש הממשלה לא נמצא כאן, אבל זה לא צריך למנוע מאיתנו לשאול אותו: מר נתניהו, מה אתה מסתיר? מה אתה מסתיר? כי אתה כל הזמן מסתיר, פשוט כל הזמן מסתיר. לא משנה אם זה אסון אקולוגי, ישר רצה הממשלה שלך לבית המשפט לבקש צו איסור פרסום כדי שהאזרחיות והאזרחים לא ידעו מה גרם לזיהום החמור והקשה הזה, זיהום שהממשלה שלך לא מסוגלת להתמודד איתו. כל המשרד הגדול לאיכות הסביבה, בסוף, במה זה נגמר? הרשויות המקומיות יבקשו מתנדבות ומתנדבים לעזור בניקוי החופים. אז מה אתה מסתיר, אדוני ראש הממשלה? מה אתה מסתיר? אתה עושה עסקה כדי להחזיר אזרחית ישראלית שעברה את הגבול לסוריה, וטוב שהחזירו אותה, טוב מאוד שהחזירו אותה, אבל אתה משתמש בצנזורה, שנועדה אך ורק למקרה יום הדין של ביטחון חמור, כדי להסתיר את המחיר בעסקה הזאת.

אני שמחה מאוד שהוחזרה הבחורה הזאת, האזרחית הישראלית, אבל באיזה עולם אתה מסתיר מהציבור את המחיר ששולם על ההחזרה הזאת? מה אתה מסתיר, מר נתניהו? מה אתה מסתיר? האמת היא שזה מאוד ברור מה אתה מסתיר. אתה מסתיר את כל מה שלפי דעתך לא משרת אותך, לא מצייר אותך באור שאותו אתה מעוניין לצייר את עצמך, כל מה שאולי אתה חושב שלא ימצא חן בעיני הבייס, שרק לו אתה דואג ורק אותו אתה מטפח ורק בו אתה מתחשב.

אתה מסתיר מהאזרחיות והאזרחים דברים שזכותם הבסיסית בדמוקרטיה לדעת, וביד השנייה אתה כל הזמן לוקח את האינפורמציה עליהם לשליטתך. הקורונה מספקת לך תירוץ אדיר לעקוב אחרי האזרחיות והאזרחים. קודם אתה נותן לשירות הביטחון הכללי, החשאי, את הסמכות לעקוב אחרי אזרחיות ואזרחים שלא חשודים בשום דבר, שלא מואשמים בשום דבר. פשוט לעקוב אחריהם ולרשום את צעדיהם, כל צעד ושעל. ועכשיו אתה נותן רשות למסור מידע רפואי פרטי שאמור להיות תחת כל חיסיון לרשויות אחרות של המדינה. הכול כמובן בתואנת המגפה. הכישלון בטיפול במגפה, נתניהו, הוא שלך. הוא שלך ועל הידיים שלך. כישלון מהדהד, עצום. מספר אדיר, נוראי, של אבדות. מספר לא ייאמן של חולות וחולים. מספר עצום של תלמידות ותלמידים שאיבדו שנה מחייהם, שלא רק לא למדו, אלא גם לא פגשו חברות וחברים, ששקועים בדיכאון, באובדן אוריינטציה, שחייהם השתבשו באופן העמוק ביותר. הכישלון הזה, של עשרות אלפי עסקים סגורים, של מאות אלפים שאיבדו את הפרנסה שלהם ואת האופק לפרנסה בזמן הנראה לעין, כל זה שלך. ואת זה אתה מנסה להסתיר ביחסי ציבור מביכים, מביכים, שבאים יחד עם הסתרה של מידע ששייך לאזרחיות ולאזרחים. אנחנו יודעות ויודעים מה אתה מנסה להסתיר, מר נתניהו, להסתיר את הכישלון המחפיר בניהול מדינת ישראל בכלל והמגפה בפרט, הכישלון המחפיר בניהול המשבר מול איראן, והכישלון המחפיר שקוראים לו איתמר בן גביר, שאותו אתה מחזיק בכיס של הז'קט ומנסה כל הזמן להוריד לו את הראש, שלא יציץ החוצה יותר מדי. אבל הוא בתוך הז'קט שלך. זה מה שאתה מנסה להסתיר, מר נתניהו, על חשבון אזרחיות ואזרחים שהיום אתה לוקח להם את הזכות לפרטיות על המידע הרפואי שלהם. אתה ממש ממש צריך ללכת.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. מי שמעוניין להצביע ומקומו למעלה,

שיעלה למעלה. אני מבין שחבר הכנסת חיים כץ יסכם, אבל בכל אופן מרגע שהוא ירד אנחנו נעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, כבוד סגן השר, סגן השר פטין מולא. כבוד היושב-ראש, לפני שאני איכנס לחוק נושא הדיון הזה, אני פונה אלייך, וטוב שאת נמצאת כאן, גברתי השרה מירי רגב, שרת התחבורה. ממש בשעות האלה כ-280 סטודנטים שלומדים באוקראינה נמצאים משעות הבוקר המוקדמות בנתב"ג, ויש טיסה לבוקרשט ברומניה, של חברת ארקיע. הם קנו כרטיסים, וחברת ארקיע אמרה שיש אישור של משרד התחבורה. ומאז אתמול אני וחבריי מוצפים בטלפונים. כל הסטודנטים, וגם המשפחות שלהם,

גם בשעות האלה ממש אנחנו מוצפים בפניות ובקולות שבר: אנחנו נמצאים בנתב"ג ולא מרשים לטיסה לצאת.

גברתי השרה, ובימים האחרונים כל הזמן בוועדות, בוועדת חוקה ובוועדת כלכלה, כל הזמן אמרתם לנו שאין בעיה שסטודנטים יצאו למשך כמה חודשים ויחזרו ללימודים שלהם. אין כאן סיכון בריאותי, כי הם לא חוזרים בתקופה הקרובה. הם הולכים ללימודים, יש להם חודשים ארוכים של בחינות. וכל הזמן נציגי משרד הבריאות אמרו לנו בוועדת חוקה, ד"ר פרייס ואחרים וגם אמנון שמואלי ממשרד הפנים, שאין שום בעיה, חיים: סטודנטים יכולים לצאת בתנאי שהם לא יחזרו בשבועות הקרובים. אז איזה סיכון בריאותי יש כאן. אז למה טיסה, אני מסכים איתך. אתה מסכים איתי? אני רוצה ששרת התחבורה תסכים איתי, לא אתה. אתה בסדר. אני רוצה שתגיד כמה סטודנטים נסעו במהלך התקופה האחרונה, לכמה מהם ועדת חריגים אישרה, ובכמה אנחנו מטפלים, באלפי פניות, כדי לשמור מצד אחד על הורדת רמת התחלואה ולאפשר את אותם צרכים של אותם סטודנטים, לא רק ערבים אלא גם סטודנטים אחרים.

לא, אני מדבר על הסטודנטים. אני לא דיברתי על הסטודנטים הערבים, דיברתי על כלל הסטודנטים. ואמת ויציב, גברתי השרה, שרת התחבורה, אנחנו בקשר רצוף, כמעט יום-יומי, איתך ועם המשרד שלך. כל הכבוד וההערכה למשרד ולפקידים ולאמונים בוועדת החריגים. כשאנחנו פונים, אנחנו מקבלים,

אדוני היושב-ראש, לפעמים בתוך זמן קצר אישורים, אני וחבריי. יפה.

כשצריך להגיד מילת תודה, אנחנו אומרים.

לכן אני פונה אלייך, גברתי השרה, מכיוון שעכשיו יש בעיה, בעיה קשה, של 280 סטודנטים ואזרחים, אוסאמה, רק שתדע שמנסור עבאס מקבל יותר אישורים ממך.

אתה עכשיו רוצה לסכסך? איך תמיד ש"ס מחממים, מחממים, מחממים.

משה, אתה יכול להיות בטוח שעם משרד התחבורה אין לי מתחרה, בסדר? אבל אנחנו מדברים עכשיו, גברתי השרה,

אני פונה אלייך בכל לשון של בקשה, בשם כל אותם סטודנטים. אני דיברתי איתך עכשיו, עם חברי אחמד טיבי, שעכשיו נמצא בוועדת כלכלה, ברוויזיה על התקנות של נתב"ג. את אומרת לנו שאולי מחר יהיה אישור לקייב, לפריז, כפי שביקשנו. אבל עכשיו יש טיסה לרומניה, לבוקרשט. נכון, חברי סמי אבו שחאדה?

יש טיסה. גם סעיד למעלה.

מה הבעיה לתת אישור חריג לטיסה הזאת, ושהסטודנטים ילכו משם לאוקראינה, ילכו למולדובה, יחזרו לאוניברסיטאות שלהם. אין שום סיכון תברואתי או תחלואה, כי הם לא חוזרים בשבועות הקרובים או אפילו בחודשים הקרובים. ולכן אני פונה אלייך, גברתי השרה מירי רגב,

אנא, בשם מאות הסטודנטים, בשם המשפחות שלהם, תני אישור חריג לטיסה הזאת, מהבוקר מאות סטודנטים מחכים.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים כץ לסכם. מי שמעוניין להצביע ומקומו למעלה,

שיעלה למעלה, שכן בתום דברי הסיכום אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק. אדוני היושב-ראש,

לסכם אחרי ששמעתי את דבריה של תמר

עם מגפה שפוגעת בנו,

גם בבדואים, גם בצ'רקסים. בכולם. גם בחרדים, גם בחילונים.

נכון להיום יש במדינה 41,369 חולים פעילים.

ארבעה מיליון ו-538,000 שקיבלו חיסון ראשון, אחד, ומתוכם יש עוד שלושה מיליון ו-146,000 שקיבלו את החיסון השני. יש לנו, לצערנו, בגלל שהיינו רכים, בגלל שהיינו נחמדים, 5,605 מתים. זה המספר. אוסאמה, 5,605 נפטרים מהקורונה. ואנחנו לא רוצים את זה, לא אני ולא אתה. נכון, כולנו לא רוצים. ואנחנו באים ומדברים על ההגנה על הפרטיות. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אמרתי קודם, קדושת החיים גבוהה מקדושת ההגנה על הפרטיות. אבא שלי ואימא שלי שרדו את אושוויץ. היו להם מספרים על הידיים. אבא שלי היה מספר לי סיפורים, מה הוא עושה ומה זה, והייתי לוקח את זה בעירבון מוגבל. אחרי שהוא נפטר, ודפדפתי בניירות, ראיתי את כל מה שהוא סיפר לי והשתגעתי. אני התמניתי ליו"ר ועדת העבודה והרווחה, ואני אחראי על הביטוח הלאומי, ומקבל נתונים, ואומר: אני רוצה לנסות לעזור לניצולי השואה. המינהלת לניצולי השואה נמצאת במשרד האוצר, והיא לא רוצה לעבור למשרד הרווחה. היו שם 196,425 ניצולי שואה, לפני שהוסיפו את יוצאי צפון אפריקה. והסתכלתי שם

4,943 אנשים מעל גיל 90 שאף פעם לא פנו לביטוח הלאומי.

אמרתי: אחרי מה שהם עברו, הם מעל גיל 90 ולא פונים לביטוח הלאומי, זה נראה לי לא סביר. יצאתי במבצע. יצאתי במבצע של ניסיון לקבל את הנתונים על מנת שהביטוח הלאומי יוכל לפנות ולנסות לעזור לאותם ניצולי השואה. מה עברתי, הגנת הפרטיות וצנעת הפרט. זה היה מטורף, מטורף. ואז קיבלתי הוראה מהיועץ המשפטי לממשלה להקים ועדה שתקבל החלטה שאנחנו יכולים לקבל את הנתונים לביטוח הלאומי, מי ניצולי שואה. כינסתי את הוועדה ונתתי לה יום אחד של עבודה, וקיבלתי את הנתונים אחרי קרב נוסף. ואז עשינו מבצע של הליכה לבתים של 4,943 ניצולי שואה, ו-700 מהם קיבלו ביום הראשון סיעוד מלא של 5,000 שקל, כי הם לא ידעו איך לפנות. ואנחנו באים ומדברים פה על חיסונים. אנחנו באים ומדברים על חיסונים, ואנחנו רוצים לקדש את החיים. שמעתי פה את מרב מיכאלי. כשאנחנו מדברים על החיסונים היא מדברת על איתמר בן גביר. ואללה, אני לא אגיד מילה על מספר שבע שלך, מילה. אני אפילו לא אזכיר את שמה.

ואללה, היא לא יותר טובה מאיתמר בן גביר, לא יותר טובה. אני בן לניצולי שואה ששרדו את אושוויץ, עם מספרים על הידיים, ובאו לארץ, ואני אבא לשלושה בנים, קצינים בצה"ל. היא לא יותר טובה. אז ואללה, הפוסל במומו פוסל, כי זה נושא לא פוליטי. כולנו, אבל כולנו, כל הבית הזה מקדש את החיים.

וכולם רוצים שלא יהיו כל כך הרבה נפטרים. כולם רוצים שנצא מהקורונה הזאת, שנצא לספורט ונצא לתרבות ונצא לטבע ונצא לחיים. ואנחנו חייבים,

אבל חייבים, לעשות כל אשר ניתן על מנת שאנשים יתחסנו.

כי הקורונה לא חושבת בהיגיון. ההיגיון שלנו זה לא ההיגיון שלה. אני כולי תקווה, ואני כמו כולם סובל מחוסר אינפורמציה וידע בעניינים האלה, שהחיסון יביא לנו את תוצאה. אז אני מקווה שכולם, אבל כולם, גם אלה שהתנגדו פוליטית, יתמכו בהצעת החוק, כי אין פה נתונים רפואיים. יש פה: התחסן, לא התחסן. זה מה שיש, שום דבר אחר. מאחר שאני בטוח שהבית יאשר את התקנות האלה, את הצעת החוק הזאת, אז אני כבר רוצה להודות לענת כהן שמואל, מנהלת הוועדה, ולצוותה, שדאגה וטרחה שזה יהיה בתקופה שלפני הבחירות, בקצב מהיר,

היועצת המשפטית, שטרחה והקדישה, לאפרת אביב, שליוותה את הוועדה, ובתור מתמחה התנהגה כמו יועצת משפטית מעולה, בחורה עם פוטנציאל, לצוות העוזרים שלי ולכל אלה שעזבו רגע את מערכת הבחירות והגיעו לכנסת ובאו להצבעה על מנת לנסות למגר את הקורונה.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים כץ. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת כדי שנוכל לעבור להצבעה. חבר הכנסת טייב, חבר הכנסת מרגי, אנא, לשבת, שנוכל לעבור להצבעה. נא לשבת. חבר הכנסת אזולאי, חברת הכנסת גולן, חברת הכנסת וסרמן לנדה, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו מחכים לכם. נא לשבת. תודה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021. מאחר שלא הוגשו הסתייגויות, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 1

אם כן, 29 בעד, 13 נגד, אין נמנעים.

שהצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים מכאן להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36, הוראת שעה,

התשפ"א 2021, בקריאה השלישית.

חוק פקודת בריאות העם (מס' 36, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021,

אם כן, בעד, 30, נגד, 13, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36,

נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים. הודעה למזכירת הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 20), התשפ"א 2021. החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 21), התשפ"א 2021. הסכם בין-לאומי בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של הודו בדבר שיתוף פעולה בתחומי הבריאות והרפואה.

תודה רבה. אנחנו עוברים מכאן לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק השרה אורית פרקש הכהן בשמו של שר המשפטים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מציגה את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021. בפסק הדין בבג"ץ 1892/14 קבע בית המשפט שטח מחיה מינימלי שיש לתת לכל עצור ואסיר במתקני הכליאה במדינת ישראל. בהתאם לכך, החליטה המדינה ליישם תוכנית מקיפה, אשר באמצעותה ניתן יהיה להתאים את שטח המחיה שניתן בבתי הכלא לשטח שנקבע בפסק הדין. בין היתר הוחלט על בנייה מקיפה ושיפוץ של מתקני כליאה קיימים, וכן על יישום תוכניות נוספות שבאמצעותן ניתן להגדיל את שטח המחיה שניתן לעצורים ולאסירים, כמו הגברת השימוש באיזוק אלקטרוני והרחבת תקופות השחרור המינהלי. אבל בשל המאפיינים המיוחדים של מתקני המעצר שבהם מוחזקים עצורים שנחקרים בידי שירות הביטחון הכללי, שם מדובר בנחקרים שהרבה פעמים גם נמצאים משיקולים של סיכול ולא רק חקירה רגילה ועוד ועוד, התאמת שטח המחיה שנקבע על ידי בית המשפט תארך זמן רב יותר, ולא ניתן יהיה להשלים את התהליך במסגרת הזמנים שנקבעה לגבי כלל המתקנים בבתי הסוהר ובבתי המעצר

מובן כי שטח המחיה שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון צריך לחול גם לגבי מתקנים אלו של שירות הביטחון הכללי, אולם לשם כך נדרשת תקופת היערכות

וזה מה שהצעת החוק הזאת באה להסדיר. לאחר שהדברים הוצגו לבית המשפט, נקבע בהתאם מועד נפרד ליישום פסק הדין במתקני מעצר אלה, ובהחלטת בית המשפט עצמו צוין עוד כי ניתן להסדיר את הנושא בחקיקה ייעודית. משכך, ובהתאם לזה, אנחנו מעלים כעת להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון, שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, של משרד המשפטים. בהצעת החוק כמה רכיבים עיקריים: הרכיב הראשון הוא הסמכת ראש הממשלה, שאחראי על השירות הכללי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי וועדה של הכנסת שתיקבע, לקבוע כללים ביחס לשטח המחיה המינימלי במתקני המעצר שתחת שירות הביטחון הכללי לתקופת הוראת השעה. על פי המוצע, הכללים ייקבעו בין היתר בהתאם לשיקולים הנוגעים לנתונים הפיזיים של מקום המעצר, שיקולים הנוגעים לעצור עצמו ולשמירה על ביטחונו והצורך למנוע פגיעה בחקירה, והכול בשים לב לחובה, שכמובן חולשת על כל המהלך הזה, לשמור על בריאותו וכבודו של העצור ולחובה להבטיח כי החריגה מההוראות המחייבות בעניין שטח המחיה בכלל מתקני שב"ס לא תעלה על הנדרש. רכיב שני בהצעת החוק כולל שלושה מנגנוני בקרה ודיווח על קביעת הכללים ועל יישומם:

ראש שירות הביטחון הכללי יעביר לראש הממשלה, אחת לשנה, המלצה ביחס לאפשרות או לצורך לשנות את הכללים, בשים לב להתקדמות בתוכנית הבינוי, כדי לעמוד בדרישת בג"ץ.

אחת לחצי שנה ראש השב"כ ידווח לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה או למשנה ליועמ"ש שיוסמך לכך על שטח המחיה לעצורים בפועל.

אחת לשנה ידווח ראש שירות הביטחון הכללי לוועדה משותפת לוועדת חוץ וביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת על שטח תאי המעצר במתקנים אלה, על התקדמות תוכנית הבינוי ועל נתוני החזקת העצורים במתקן. לצד כל אלה כוללת הצעת החוק הוראות בעניין חיסיון של הכללים וחיסיון של ישיבות הוועדה המשותפת של הכנסת.

הנתון על שיעור העצורים שניתן להחזיקם בשטח מחיה שהוא קטן משטח המחיה שנקבע לפי בג"ץ לא יהיה חסוי. מוצע לחוקק את החוק כהוראת שעה למשך שלוש שנים, אשר ניתנת להארכה פעמיים, למשך שנתיים בכל פעם, אם יהיה בכך צורך. אלה הם עיקרי ההצעה. אנחנו מבקשים לאשר אותה. הצעת החוק הזאת היא הכרחית כדי לאפשר למדינה פרק זמן מתאים לצורך היערכות ליישום פסק הדין של בג"ץ בעניין שטח המחיה גם במתקני מעצר אלה, כמתחייב, ויש פה איזון ראוי מבחינת הממשלה בין חירות וכבוד העציר כפי שנקבע בפסיקת בג"ץ לבין מנגנוני פיקוח על ההתקדמות של יישום ההכרעה הזאת, כאשר, שוב, מדובר על שירות הביטחון הכללי בלבד.

הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה רבה לשרה אורית פרקש הכהן. נעבור לדיון. ראשונת הדוברים, קטי שטרית. אני לא שומעת. חבר הכנסת מרגי, רצית להגיד שאני שוב צודקת? קטי ראשונה,

שמה? קטי ראשונה, זה מקרי או בגלל, אחווה.

כן. זה פרוטקציה.

את המילה "שוויון" לא תרגמו לערבית. אנחנו מיישמים את זה הלכה למעשה. מה, לא, עופר? אנחנו, הלכה למעשה. וואי וואי, מה קרה לרשימה המשותפת, מה קרה? מה קרה, מה קרה? תירגעו. אהבה.

הם משתגעים מזה שאנחנו לוקחים להם את הקולות.

את מבינה? הם משתגעים מזה שערביי ישראל סוף-סוף התפכחו, הם מבינים מי עושה, מי נותן מיליארדים, מי בונה תחנות משטרה, מי עושה ארבעה הסכמי שלום בלי להחזיר אפילו לא שעל אחד מאדמת ישראל. זה חלק מהנאום, אני אתחיל בזמנים?

פשוט מעירים לי פה שאת כבר צריכה לעמוד בזמנים. צודקת, גברתי. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרה, השרה מירי רגב, אהובה, חבריי חברי הכנסת, אחרי שנה של אי-ודאות מוחלטת בצל המשבר הבריאותי שפקד את העולם ואת מדינת ישראל, אנחנו סוף-סוף מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. היו פה חברי כנסת שטענו שיש קריסה טוטלית של כל המערכות. עוד מהדהד באוזניי קולו של יושב-ראש האופוזיציה, שהבטיח בחוסר אחריות משווע שנצטרך להגיד תודה אם יהיו פה חמישה חיסונים בארץ בחודש ינואר, ושוב המציאות מוכיחה אחרת: מעל לארבעה מיליון מחוסנים במנה ראשונה, וכמעט שלושה מיליון מחוסנים במנה השנייה. בעידן טרום המגפה אני זוכרת שלטי חוצות ענקיים שזועקים על המחדל: תיק 5000, תיק הבריאות.

עוד קמפיין הכפשה מתוך רצון לפלג ולהסית. יש למדינת ישראל מערכת בריאות מצוינת, שמתמודדת בגבורה עם אתגרי המגפה המורכבים. הממשלה הכינה את מערכת הבריאות לקליטה של חולים רבים, והופנו משאבים רבים לכך. גם בשיא המשבר בתי החולים ידעו להעניק את הטיפול המקצועי המסור ביותר לכל החולים. אותם רואי השחורות וזועקי הסיסמאות הריקות מתוכן לא במפתיע טרחו גם לקבור את מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, ואני לא צריכה לספר לכם על הקשר האיתן בינינו לבין ידידינו האמריקאים. קל לדבר מתוך פוזיציה של אופוזיציה. צועקים געוואלד ללא אחריות, כי פשוט אין אחריות, יש פוזיציה. אותו אדם שטבע את המונח "חקירוקרטיה" תוך כדי קריאה להעביר את החוק הצרפתי כבר אינו תומך בו, פעם הוא תומך בפינוי שדה דב, ורגע אחר כך כבר לא תומך בו, פעם שר האוצר צריך להיות כלכלן ופעם לא, פעם יש הדתה ופעם אין הדתה. האם הזגזוגים האלה הופכים את מפלגת יש עתיד למפלגת מרכז? ממש לא. האם אתם חושבים שכך אפשר לנהל מדינה, בלסמוך על הגורל? יהודי חכם בשם אלברט איינשטיין אמר פעם: הגורל הוא הדרך של אלוקים להישאר בעילום שם, כקריצה לעובדה שאין מקריות. אם היינו מקשיבים לאדוני יושב-ראש האופוזיציה היינו נשארים עם גורלנו הלוט בערפל, ללא חיסונים, ללא מדיניות בכל הקשור לטיפול בקורונה, וסביר להניח שלא היינו עומדים ראשונים בעולם, כפסע מהיציאה, בזמן שמדינות אחרות מחמירות את ההגבלות. במקום לברך על מדיניות החיסונים שמצעידה את ישראל בחזרה אל השגרה, אתם עוסקים בפוליטיקה של פאבים, מחפשים עוד סיסמה ריקה מתוכן שתוכן להניב לכם רווח פוליטי, אולי מתוך מחשבה שהעם טיפש. אז תתפלאו, העם לא טיפש, העם חכם. הוא יודע מי דואג לבריאותו, לחינוכו, לכלכלתו ולרווחתו. אתם תמשיכו לצעוק ואנחנו נמשיך לעשות.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אחריה, חברת הכנסת מיכאלי,

כבוד היושבת בראש, כנסת נכבדה, ביום הראשון בנאום הראשון שלי אמרתי והדגשתי שאני כאן בשביל החברה שלי. אני כאן שליחה בשביל הנשים, הצעירים, הסטודנטים, בשביל העם שלי. עכשיו שמעתי אותך, חברת הכנסת קטי, אומרת: אנחנו כאן בשביל לדאוג לעם. ואני רוצה לשאול: מי יושב בכיסא כשצריך לדאוג לעם? האם האזרחים הערבים לא חלק מהאזרחים במדינה הזאת?

אני רוצה לדבר גם מעל במה זו על הסטודנטים התקועים, על ההורים הממורמרים, על המצב הכלכלי הגרוע, הירוד. עד שמארגנים טיסה, שתבינו, עכשיו, ברגע זה, בשעה זו, 270 סטודנטים יושבים בתוך שדה התעופה. הביאו משטרה כדי להוציא אותם.

אני אישית אמרתי להם לא לצאת לפני שיש אישור לטיסה. בכל זאת, בגלל שהם מודאגים, הם רצו לא לפספס את הטיסה. יש את כל האישורים לטיסה, וצריך רק אישור של משרד התחבורה. גברתי השרה, פניתי אלייך, דרכך ישירות, ודרך עוד אנשים במשרד, ואני לא מקבלת מענה. בבוקר בישיבה התרענו ואמרנו: כן, יש את התקנה, בשעה 09:00 דיברו על זה שבאחת התקנות יש סמכות לשרה לאשר טיסה חריגה ליעד מסוים, אז אני הגשתי רוויזיה וביקשתי שיוסיפו עוד סעיף לתקנה, שבין הטיסות החריגות, כמו שמוציאים קבוצות ספורט,

ספורט זה חשוב, אבל ברגע זה זה חירום, זה חיים וזה גורל של סטודנטים, אז צריך לדאוג שגם לסטודנטים תהיה טיסה מיוחדת, במיוחד אם אנחנו מדברים על מספרים כל כך גדולים. לא יכול להיות מה שקורה. מבקשים שיטוסו דרך גרמניה, אחלה. למה מראש לא מייעדים טיסה לסטודנטים, שיתחילו לחכות אחד-אחד? הם מקבלים עכשיו דוחות מהאוניברסיטה, הסטודנטים, על היעדרויות שהן צריכים אולי בגללן להפסיד את הסמסטר ואת הקורס ובנוסף לשלם עבור אותם שיעורים שהפסידו.

יש סטודנטים שאמורים לחזור למבחנים שלהם. יש סטודנטים במזרח אירופה שיש להם מבחן בשנה שלישית, שהוא גורלי, והם מפסידים גם אותו. מה עם הסטודנטים בירדן? מהתחלה סיפרנו ודיברנו ואמרנו שהנושא של הסטודנטים הוא קריטי, במיוחד הסטודנטים של חו"ל. ומי לומד בחו"ל? לצערי הרב הרוב המוחץ זה הסטודנטים הערבים, לא כי בא להם ללמוד בחו"ל, לא כי בא להם להיות רחוקים מהמשפחות שלהם, לא כי יש להם יותר כסף ביד, אלא רק בגלל דבר אחד: כי יש כאן חסמים למקצועות שהם רוצים ללמוד. והם רוצים ללמוד, שתהיה להם תעודה ושיחיו בכבוד. זה כרטיס החיים שלהם. אז המינימום שבמינימום זה שהמדינה הזאת תיתן יד לפחות בטיסה, לא יותר מזה. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת יאסין. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אחריה, חבר הכנסת בוסו, ואחריו, חבר הכנסת כסיף.

מרב, קחי סטודיו.

אתה אומר: עם הדגלים מאחור. יש בתל אביב.

שלט של מפלגת העבודה מאחור, דגל ישראל, היית אומר שאתה חמוץ? הייתי אומרת שאתה חמוץ. הייתי אומרת שאתה חמוץ, מיקי זוהר, אם כבר חמוצה. אנחנו בעד שמנדטים של גדעון סער יעברו אלייך כדי שזה יהיה מראש אצלך, שלא יהיו אצל גדעון סער.

איך הולכים הקשרים עם הרשות הפלסטינית בשביל להחזיק אתכם בשלטון? איך מתקדם המשא ומתן? הרשות הפלסטינית זה אתם. איך מתקדם המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית?

הרשות הפלסטינית כל זמן שזה שומר אותו בשלטון. אנחנו כבר בנאום? כי הדיבור היה תמיד נגד משא ומתן. מסתבר שכשזה משרת אותו, זה אחלה.

אנחנו כבר בזמן דיבור?

בואי נתחיל לספור,

פורים שמח, חברות וחברים. פורים שמח, כן. ראש הממשלה שלנו הזכיר לנו אתמול איך כבר ניצחנו פעם אחת איום פרסי בהיסטוריה שלנו. העניין הוא שכל זמן שהוא ראש ממשלה, האיום האיראני הנוכחי הוא רק הולך וגדל. כן, כן, מה לעשות, מאחורי כל הדיבורים הגדולים, ב-12 שנות נתניהו האיום האיראני נעשה גדול יותר, קרוב יותר לגבולותינו. איראן קרובה יותר לפצצה גרעינית משהייתה אי פעם, וזה ב-12 שנות הקמפיין של נתניהו נגד איראן. נתניהו הוא,

צריך להגיד, במיוחד בפורים זה זמן טוב לחשוף את זה, לא מנהיג, שחקן. הוא משחק מנהיג בצורה הטובה ביותר עלי אדמות. אני גם קראתי בביוגרפיות עליו איזה שיעורים הוא קיבל למשחק ואיך הוא היה עומד מול המראה ומתאמן. הוא התאמן מעולה. מעולה, הוא התאמן. הוא משחק מנהיג ממש בליגה אחרת, אבל במציאות איראן קרובה יותר לפצצה משהייתה כשהוא התחיל את המאבק כביכול שלו נגדה. דבר אחד אולי כדאי להגיד לסיום, חברתי היושבת-ראש: אנחנו באמת כבר עמדנו מול איום פרסי אחד בהיסטוריה שלנו, אבל מי שהצילה אותנו ממנו הייתה אישה, מנהיגה.

חבר הכנסת יאיר לפיד. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, שמונה שנים אני חבר כנסת. אני מודה שאני עדיין מחסיר פעימה כשאני עולה לדוכן הזה. יש משהו בזה שיש לנו מדינה משלנו. אבא שלי גדל בבודפשט כשבפרלמנט שם היה שלט "אין כניסה ליהודים ולכלבים", ואני חבר בפרלמנט של היהודים בארץ חופשית. זה תמיד מרגש אותי מחדש. אני רוצה להבין: עכשיו על הדוכן הזה יעמוד בן גביר, תומך טרור?

יסיר משם את התמונה של הרצל ויתלה גם פה את התמונה של ברוך גולדשטיין, שרצח 29 אנשים? זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, שהחברים במשותפת ידליקו משואה ביום העצמאות. שעוד הפעם יעלה הנה דודי אמסלם ויגיד שהיועץ המשפטי לממשלה הוא חזיר ומניאק? שראש הממשלה ישב שם עם הטלפון ויקבל הוראות מהנכד של קנייבסקי? זה מה שאנחנו רוצים, שהטירוף הזה יימשך? או שתהיה פה ממשלה שפויה, הגונה, של אנשים טובים שבאים לעבוד בשביל אזרחי מדינת ישראל?

אתה מקבל הוראות מנוני, כל אחד ומי שהוא מקבל ממנו. אתה מקבל הוראות מנוני.

לא שיעמדו פה אנשים שהם תומכי טרור, לא שיעמדו פה אנשים שעסוקים בלקעקע ולהרוס את שלטון החוק הישראלי, לא שיהיה לנו ראש ממשלה שפשוט הפסיק לעבוד בשביל אזרחי ישראל ועובד רק בשביל עצמו. אנחנו צריכים ממשלה שתיקח 10 מיליארד שקל ותשקיע אותם במערכת הבריאות, לא כזאת שלוקחת עוד פעם 10 מיליארד שקלים ומשקיעה אותם במשרדים ממשלתיים מיותרים לחלוטין. לא צריך משרד לענייני מים, לא צריך משרד לענייני קהילות לא קיימות, לא צריך ג'ובים למקורבים ולא צריך מטוס פרטי לראש הממשלה. צריך את כל הכסף הזה להשקיע במערכת הבריאות הישראלית, במעמד הביניים הישראלי, שמתרסק בגלל הממשלה הזו. הגיע הזמן להפסיק את הטרלול הגמור שבתוכו אנחנו חיים. תהיה לנו ממשלה כזאת שתוכלו לקום בבוקר ולהגיד לעצמכם: בוא'נה, שבועיים לא חשבתי על הממשלה. היא לא גרה לי בסלון, היא לא משגעת אותי, היא לא עושה לי רעש כל הזמן, היא סתם עובדת בשבילי כי זה תפקידה. זה מה שאנחנו צריכים פה. לא תומכי טרור, לא אנשים שנכנעים לסחטנות מהבוקר עד הערב ולא אנשים שעולים ומבזים את הדוכן הזה מפני שהם לא מסוגלים אחרת.

תודה רבה, חבר הכנסת לפיד. חבר הכנסת עופר כסיף.

וכל העולם

בחירה בדמוקרטיה היא בהכרח בחירה לוותר על גישה של עין תחת עין וענישה סדיסטית, כך שאין כל קשר ואסור שיהיה כל קשר בין חומרת פשעו של אדם לבין זכותו לתנאי כליאה הומניים. גם אדם שביצע את הפשע החמור ביותר זכאי לתנאים אנושיים בכלא. כך קובע החוק בישראל, כך קובעים החוק הבין-לאומי ואמנות בין-לאומיות שונות, כך קובעים עקרונות הדמוקרטיה, וכך קובע הצדק הטבעי. החוק שמובא בפנינו היום נוסח במיוחד כדי לעקוף את העקרונות הללו ואת פסיקת בג"ץ. תחת שימוש ציני בטיעונים כאילו-ביטחוניים הוא מאשר למשטרה החשאית להחזיק בני אדם בתנאי התעללות במשך תקופות ארוכות ללא כל פיקוח. אל לנו לקנות את הסחורה המשומשת שמציע החוק, כאילו שב"כ מבצע פעולות סיכול של "פצצה מתקתקת". אלו שיושבים במעצר שב"כ הם ברוב המקרים שבויים פוליטיים שאין כנגדם שום חשד או ראיה, חלקם אף ילדים, ומעצרם נועד לתכליות מפלצתיות, כגון השפלה, דיכוי, שבירת רוחם אל מול המדכא ואף גיוסם כמשת"פים. לא פעם אנשים מוחזקים באמצעות צו מעצר מינהלי, שזה לא יותר מאשר ביטוי מכובס לחטיפה ושבי, כי שוב ושוב שיחררו אותם השופטים ממעצר רגיל בהיעדר כל ראיות נגדם. החוק הזה נוגס עוד ועוד בזכויותיהם של בני האדם שלא עמדו למשפט ואפילו לא מכירים את החשדות שיש כביכול נגדם. אז עניין ביטחוני לכאורה אין כאן, ועניין לוגיסטי אין כאן, כי היה למדינה כל הזמן שבעולם למימוש פסיקת בג"ץ. אז מה מטרת החוק הזה? מטרת החוק הזה היא לתת עוד כלים בידי השב"כ, והמדינה ככלל, להרתיע ולהעניש ללא משפט באמצעות כליאה, בתנאים שהוגדרו על ידי בית המשפט בלתי ראויים. זו תכלית החוק, והוא כולל בתוכו את כל מה שנדרש כדי להאריכו שוב ושוב בצו וללא חקיקה ראשית, כלי עינויים נוסף בידי מערכת דיכוי אלימה, שלא יודעת צדק ולא מכירה ביקורת. ואל תחשבו שזה יעצור את הפלסטינים, חברי הכנסת, ממש לא. כבר ראינו סיכול ממוקד של הפגנות על ידי מעקב אחרי מפגינים, אפילו בביתם בתוך ישראל. ראינו "מעצרי מנע", במירכאות, לפני הפגנות, ומעצרי נקמה לאחר הפגנות. הכיבוש אכן משחית, וכלי האפרטהייד שלו, כמו זה המובא לכאן היום, ישמשו את המשטר גם נגד אזרחי המדינה היהודים, כי נגד האזרחים הפלסטינים זה כבר נעשה מאז ומתמיד. מאחר שנשאר לי זמן, אני רוצה לומר כמה מילים על הצעת החוק הנבזית שהוצעה והועלתה פה קודם, מסירת מידע על מתחסנים. חברי הכנסת, אני עמדתי פה לפני שנה, כשהתחילה המגפה הנוראית, ואני קורא בהזדמנות הזאת שוב לכל האזרחים להתחסן ולא לזלזל במגפה, עמדתי פה והזהרתי, תוך שימוש והפניה לספרה של נעמי קליין, "דוקטרינת ההלם", שהממשלה הנוראית הזאת, הפשיסטית הזאת, תעשה שימוש במגפה כדי לחסל את שרידי הדמוקרטיה המעטים והרופפים שיש פה וכדי לפגוע עוד יותר בזכויות הפרט,

זכויות האזרח וזכויות העובדים והאוכלוסיות המוחלשות במיוחד. עמד פה קודם השר, סליחה,

עמד פה קודם, לא זוכר מי זה היה שעמד קודם, רק תסיים, בסדר?

עוד משפט.

ואמר שבשם שמירת החיים צריך לפגוע בזכויות. חברים, אין דבר יותר מסוכן מזה, תודה. ויותר פשיסטי מזה, תודה רבה. משפט אחרון, ברשותך. משום שזכויות זה כלי לריסון השלטון. זכויות זה כלי כדי שהאזרח לא יהפוך לנתין בידי שלטון דכאני ואלים.

ברגע שהשלטון משתמש בתירוץ של חיים ומבטל בשל כך את הזכויות, הוא בעצם עושה פלסתר את ההגנה על החיים.

תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת טיבי. אחריו, חבר הכנסת אבוטבול, אם הוא נמצא.

גברתי היושבת-ראש, רבותיי חברי הכנסת, השרה, האמת היא שבשבועות האחרונים אני מוצא את עצמי, יחד עם חבריי, עוסק רבות בנושא כניסה וחזרה ויציאה של אזרחים. הייתי בוועדת חוקה שעות על גבי שעות עם חברי הכנסת אוסאמה סעדי ועופר כסיף, וניסינו להעביר את זעקת האזרחים התקועים בחוץ לארץ, חלקם זרוקים בשדות תעופה באיסטנבול,

בגרמניה, במקומות רחוקים. וממול, אזרחים, לרבות סטודנטים, שרוצים לנסוע מישראל החוצה לתקופות ארוכות. אני מבין את הצרכים של משרד הבריאות ואת השמירה, המוטציות וכדומה, אבל אפשר לנהל את זה אחרת, לגלות הבנה, כי בחוק-היסוד אסור למנוע מאזרח להיכנס למדינה, אסור בתכלית האיסור. עכשיו, יש ועדת חריגים, היא עברה בוסים רבים. בימים האחרונים אני מטפל בנסיעה של סטודנטים למוסקבה. פנו אליי מחברת ארקיע, פנוי אליי גם מישראייר לגבי סטודנטים במזרח אירופה לשעבר. היום הייתה אמורה להיות טיסה לאוקראינה. מייד אני מביא, גברתי השרה. הסטודנטים הגיעו לנתב"ג, 270 סטודנטים לפחות. רובם הגיעו לשדה. הם אמורים לטוס לאוקראינה. והחברה עשתה כך שהיא טסה לבוקרשט קודם, ומשם למולדובה, ואחר כך להעמיד אוטובוסים ולקחת אותם לאוקראינה.

גילוי נאות, אוקראינה מסרבת לטיסות ישירות לאוקראינה בגלל השמיים הפתוחים, עקרון ההדדיות. היא דורשת מישראל: אם אני מנחיתה אזרחים ישראלים, אתם גם צריכים להנחית אזרחים מאוקראינה, וישראל מסרבת. אבל יש פתרון. מצאנו פתרון, בתיאום: לוקחים אותם לבירה אחרת, ומשם, באוטובוסים, והסטודנטים הסכימו. הם עכשיו נמצאים בשדה. אני כבר שני לילות מטפל בנושא הזה. למוסקבה הטיסה היום יצאה ריקה. ריקה, בלי אף סטודנט,

למה ריקה? כי אין אישור מוועדת חריגים. אבל גם לגבי מוסקבה אני רוצה גילוי נאות: גם שלטונות רוסיה לא מאפשרים כניסה של אזרחים מישראל.

אוקראינה מאפשרת לסטודנטים להיכנס, מולדובה מאפשרת לסטודנטים להיכנס, רומניה מאפשרת.

בתיאום עם חבר הכנסת מרגי, עכשיו היינו אצלו בלשכה, דיברנו עם המנכ"ל עופר מלכה, שאני מכבד אותו, ודיברנו עם השרה, השרה מירי רגב, כדי שתאשר, כדי שנאשר להם החרגה לאיפה שהם רוצים. החרגה, שתי טיסות או יותר. השרה הסכימה להחרגה. תקשיבי, מירי, שרת התיירות, את מפריעה לי עם הקשבה של השרה, זה נושא אקוטי. השרה הסכימה עקרונית להחרגה של טיסות. התקשר אליי עכשיו עופר מלכה,

והוא אומר לי: זה סעיף 12, צריך סעיף 13 בחוק. כל עוד לא מאושר סעיף 13, אין להוציא טיסות. לכן הסטודנטים בנתב"ג, וארקיע עכשיו תוציא הודעה ותגיד שאין טיסה. אני גם רוצה להגיד לחברות התעופה: עדיף לעדכן את הסטודנטים אם יש אישור או אין אישור. ובכל זאת, גברתי השרה, אני יודע שיש לחץ על ועדת חריגים ויש המון בקשות, אבל סטודנטים שיוצאים כדי ללמוד, זה העתיד שלהם ולכן הזעקה שלהם היא אותנטית. מדברים איתי הורים ותלמידים,

יהודים וערבים, אומנם הרוב היום הם סטודנטים ערבים, אבל יש פניות אלינו שמגיעות גם מסטודנטים יהודים שנמצאים בחו"ל או ממשפחות בחוץ לארץ שהוויזה שלהם נגמרה, הם יכולים להיות מגורשים.

לקחת גם את שלוש הדקות של מנסור עבאס?

היא אפשרה לי כי היא חלק מהנושא הזה והייתה בוועדה. ועדת כלכלה, בוועדת כלכלה.

התפקיד שלך היום זה, אגב, אני הייתי היום בוועדת כלכלה גם כיושב-ראש הסיעה וגם במקום חברי אנטאנס שחאדה, שלא מרגיש טוב.

אבל, אבל תסיים. אני מבקש, וגם את, היושבת-ראש, יכולה לעזור. אני מבקש ממך, גברתי השרה, לעשות הכול כדי שהסטודנטים האלה, גם אם היום הם לא הורשו, וזה מאוד כואב ומצער, יורשו לנסוע מהר ככל האפשר, בימים הקרובים,

אם הם לא חוזרים לשם, לחלק יש בחינות,

הם יכולים להפסיד את כל עולמם. אנחנו רוצים לסייע בידיהם כדי שהלימודים האלה יימשכו.

תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח. חברת הכנסת היבה יזבק. כבוד היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, לא מפתיע שהצעת החוק המזעזעת הזו מגיעה לכאן דווקא בימים אלה, במהלך תקופת הבחירות, במהלך מגפה, רגע אחרי שהכריזו על עוצר לילי בסוף השבוע הקרוב. זה חוק מקומם שהממשלה תשמח להעביר בלי שימשוך תשומת לב, אבל אנחנו כאן דווקא כדי שתהיה תשומת לב וכדי להתנגד לחוק זה. מדובר בחוק אשר פוגע אנושות בזכויות האדם של אוכלוסייה שלאף אחד לא משנה ממנה חוץ מהרשימה המשותפת, אוכלוסייה שגם ככה זכויותיה נרמסות באופן בלתי נסבל. זו הצעה פסולה ולא חוקתית, לא רק בגלל הפגיעה בזכויות אדם אלא גם בגלל הפגיעה בשלטון החוק. זו הצעה שמייצרת ביחס לעצורים הכלואים במתקני החקירה של השב"כ מסלול עוקף בג"ץ. זה מה שההצעה הזו עושה, מסלול עוקף בג"ץ, שמבקש לאפשר המשך פגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד ולהפלות עצורים אלה מיתר הכלואים. בפסק הדין של בג"ץ נקבע כי הפגיעה בזכויות כלל האסירים והעצורים הנובעת מהחזקתם בשטח מחיה הנמוך מ-4.5 מטר היא לא רק בלתי חוקית,

ובראש ובראשונה, בלתי חוקתית. מדיניות שנפסק שהיא בלתי חוקתית על רקע פגיעתה הלא-מידתית בזכויות אדם לא הופכת להיות חוקתית רק כי הממשלה הזו החליטה לעגן אותה בחוק. מתקני המעצר של השב"כ הם גם ככה מתקנים נסתרים מעיני הציבור ואף מעיני מרבית מהמבקרים הרשמיים. במתקנים אלה מוחזקים עצורים שמנותקים לרוב גם מעורכי דינם, אין באפשרותם להתריע בזמן אמת על תנאי החזקתם ועל פגיעה בזכויותיהם, והם גם ככה בראש רשימת מתקני הכליאה הצפופים ביותר. זה חוק שבתכליתו עומדות התאכזרות והתעללות, חוק שמטרתו לאפשר לשב"כ לענות את העצורים והאסירים ולגרום להם סבל על ידי הסכמה לכליאתם בתנאים בלתי אנושיים. אם לא די בכך, הממשלה מבקשת להפוך את ההחלטות שמתקבלות מתוקף החוק הזה לחסויות, כלומר להסתיר מהציבור את הפשעים הנתעבים שלה. לכן אנחנו מתנגדים לחוק אכזרי זה.

תודה רבה, חברת הכנסת יזבק. חברת הכנסת תהלה פרידמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אריאל בוסו. אוריאל.

אני תמיד, מה אני אעשה. גברתי היושבת-ראש, השרות, חברי הכנסת, שמענו היום ברדיו את בתו של אחד מקורבנות הקורונה האחרונים, אטיאס, אברך צעיר מבית שמש שנפטר, והיא אמרה בדמעות ובבכי: דודה שלי מצרפת מתחננת לחיסונים, שמענו אנשים שהלכו 10 קילומטר ברגל לקבל חיסון, ישנם אנשים שמוכנים לבוא מכל העולם לקבל חיסונים. לפני שבוע בערך נפטרה גב' בן שטרית מבית שמש, שגם כן במשפחתה, כחלק משטיפת המוח הלא-נכונה, אמרו לה לא להתחסן. ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנו תמיד, קודם כול, נצמדים לדעת רבותינו. נשיא מועצת חכמי התורה מרן הרב שלום כהן שליט"א קרא והורה לכולם ללכת להתחסן, והוא התחסן בעצמו. כששאלו אותו, אמרו לו שיש אנשים שאומרים, הוא ענה בפשטות שמסבירה את הכול, הוא אמר: שאלנו,

אמרו רופאים שזה טוב, צריך ללכת להתחסן. ואני שומע אנשים שאומרים: כן, תחכו. העם היהודי, יש לו תמיד את החלק הזה שכשיש לו שפע הוא משחק עם זה. הוציאו את עם ישראל ממצרים, והם באים למשה רבנו: "המבלי אין קברים במצרים לקחתנו", אתה לוקח אותנו עכשיו למדבר? הוא מוציא אתכם מעבדות של 200 שנה. מתחילים להתפנק. במקומות אחרים בעולם, איך ההיא מאוסטרליה אמרה, 24 מיליון תושבים יש במדינה וקיבלנו 150,000 חיסונים. בואו תגידו לי למי זה מספיק. אבל כאן קיבלנו הרבה,

בינתיים אנשים פשוט מתים, לא נפטרים, אלה הרוגים, קורבנות. אני קורא לאותם אנשי הפייק שעסוקים בלשכנע אנשים לא להתחסן:

תזרזו את כולם. אתמול היה מבצע חיסונים נוסף של הרשות בפתח תקווה. אני בעצמי, כחובש במד"א ובכל ארגוני החירום, שמתי אפודה ועזרתי. באיחוד הצלה ובמד"א, מתנדב בזק"א, אבל במקרה הזה מד"א ארגן מקום לחיסונים. שמתי אפוד ובאתי לעזור לכולם כדי להראות להם: חבר'ה, תלכו להתחסן. נותנים לכם את כל הטוב הזה עד הפה, תצילו חיים, תורו לכולם ללכת לעשות את הדבר הנכון. יש הלכה ברורה שאומרת: ברי ושמא, ברי עדיף. אנשים אומרים: מה יהיה עוד כמה זמן? מה יהיה בעוד כמה חודשים?

כרגע, לא מדעית ולא מחקרית, אלא נתון בדוק: ב-99.8% זה מונע תמותה למי שמתחסן חיסון שני, וכמובן מונע את המחלות. אז אנחנו לא עסוקים בתיאוריות ובכל מיני ספקולציות אלא בנתונים ברורים ובדוקים. רוצו להתחסן,

נעבור גם את חג הפורים, שכולנו נישמר ולא נחגוג את החגיגות הרגילות. אנחנו נציל את עצמנו כדי שבליל הסדר נוכל לסעוד עם ההורים שלנו.

תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. חברת הכנסת אורלי פרומן,

נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה.

רות וסרמן לנדה,

בירכא. כמי שפועלת כ-15 שנים ללא לאות להעצמת החברה הערבית על כל היבטיה בשורת תפקידים שבהם כיהנתי, יועצת הנשיא המנוח שמעון פרס, סגנית השגריר בשגרירות ישראל בקהיר, סמנכ"ל וראש האגף הבין-לאומי במרכז השלטון המקומי, וכאזרחית שרואה בחברה הערבית בשר מבשרה של החברה הישראלית כולה, אני מתריעה בפני כל חברי הבית המכובד הזה שהאלימות שמשתוללת בחברה הערבית הגיעה לנקודת רתיחה, שעלולה להבעיר את כל מדינת ישראל. רק בשנה האחרונה נרשמו 113 מקרי רצח, ומתחילת השנה, ואני מזכירה לכם, אנחנו רק בפברואר, נרצחו בחברה הערבית לא פחות מ-18 אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, מתחילת 2021. אסור לנו להסכים למציאות זו, גם 18 זה מספיק גרוע, שמרסקת את החיים של מאות משפחות בשנה. אסור לנו להסכים למציאות שבה יותר ממיליון אזרחים ישראלים חיים בפחד תמידי שכדור האקדח הבא עלול להגיע גם אליהם. כשבוחנים לעומק את הנתונים אפשר לראות שאין כל פרופורציה בין גודלם היחסי באוכלוסייה לבין מקרי האלימות. 0.7% מהבוגרים הערבים הורשעו בדין ב-2017, פי שלושה מהמבוגרים היהודים. כשבוחנים את מעורבות הערבים בפשיעה אלימה כמו רצח, ירי, הצתה, המספרים מטלטלים: 93% מעבירות הירי ב-2018 בוצעו על ידי ערבים, ב-2017 הקטינים הערבים היו 44% מהמורשעים בדין בקבוצה הזאת, פי שניים מחלקם באוכלוסייה, כ-10% מהרציחות בחברה הערבית הם מקרים של טעות בזיהוי וירי תועה. אלה נתונים שריסקו את תחושת הביטחון האישי, תודה. של יותר ממיליון אזרחים ישראלים,

ומעוררים בצדק רב זעם ציבורי נרחב. אבל רבותיי, אני כבר מסיימת, איפה הזעם ברחוב היהודי?

אני מסיימת עוד שנייה. אם הוועדה, שאני קראתי לכינוסה, שבראשה עומד מנסור עבאס הייתה מתכנסת, הייתי אומרת בפשטות שעל מנת לגדוע את האלימות הזאת, שעוד רגע מגיעה,

תודה רבה. זהו, תם זמנך. לממדים ברחוב הערבי שלפני אוקטובר 2000, תודה רבה.

משפט אחרון שרלוונטי לכל המדינה ולכל עם ישראל: חברים, כל משרדי הממשלה, זה לא ערבי וזה לא יהודי, זה ישראלי. חייבים לעמוד על הרגליים האחוריות עכשיו. זה כבר עבר את הגבול, תודה רבה. תודה רבה. זהו, תם הזמן.

וזה מסכן את כולנו. תודה רבה. אני מבקשת לעמוד בזמנים, במיוחד כשזה חוזר על עצמו. זה לא שפספסת בנאום מדף. אז אני מבקשת מכולם לעמוד בזמנים מעכשיו. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת טסלר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג אינה נוכחת.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, במהלך הקדנציה האחרונה זכיתי, ואני אומר זכיתי, כי אני רואה בזה זכות, לבקר כמה פעמים, ביקורים מתואמים וביקורי פתע, בבתי סוהר או במתקני כליאה, מה שנקרא, בין היתר גם באגפי בידוד, מה שנקרא צינוק. פסיקת בג"ץ, שהיא מצפן, היא לא מספקת.

שקבעה פרמטרים למרחב מחיה מינימלי לבני אדם, וגם אסיר וגם עציר הוא בן אדם. העובדה שממשלת ישראל לא העבירה תקציב ולכן גם לא קידמה את הסוגיה החשובה הזאת של בינוי מתקני כליאה נוספים כדי לעמוד ביעדים שנקבעו על ידי בית המשפט העליון היא אות קין, היא חרפה. אם אתם שואלים אותי במה טעינו, טעינו שלא הצלחנו להעביר את זה. זה קריטי, זה חשוב, זה אנושי, זו חובה ערכית ומוסרית. אנחנו עומדים כאן היום עם הצעת חוק שמבקשת לייצר איזשהו ממד מסתורי של שירות הביטחון הכללי, של עצירים ביטחוניים, או לא רק ביטחוניים, עצירים מינהליים, שמבקשים לפגוע בזכות הכל-כך אנושית שלהם. לא מדובר כאן, הייתי עם יושבת-ראש ועדת הפנים חברת הכנסת חיימוביץ' בביקורים כאלה, לא מעטים. למרות דוח המבקר מתקני הכליאה במצב קטסטרופלי, עם "בקבקים" ועם פשפשים. מדברים על בני אדם, רבותיי.

אני חושב שההצעה הזו היא לא נכונה,

אילו מדינת ישראל, ממשלת ישראל, רצתה לדחות, לקבל עוד פרק זמן כדי לקדם בינוי,

היא הייתה פונה לבית המשפט העליון, כמו עם האסירים האזרחיים ושירות בתי הסוהר, ומבקשת ארכת זמן. לבוא לכאן לכנסת כדי לקבל את האצבעות שלנו לטובת הדבר הזה, לטובת עינוי בני אדם, עינוי בני אדם לא אנושי ולא חוקתי, קשה מאוד לתת יד לדבר הזה. וגם הדרישה של חבריי בקואליציה להעביר את זה לדיון בוועדת החוץ והביטחון וחוקה ביחד, לייצר איזה מסתוריות ואיפול על התהליכים האלה, גם היא לא מקובלת. זה לא פיקוח אפקטיבי של הכנסת על עבודת הממשלה, זה לא סוגיה של קואליציה ואופוזיציה. אנחנו נעמוד על זה שהדיונים על החוק הזה, אם חלילה יעבור, וכנראה שהוא יעבור, יעברו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. היא הגורם שתמיד מפקח על מתקני כליאה. יושבת-ראש הוועדה היא הגורם המוסמך בחוק להיות מבקרת במתקני כליאה. מדובר פה על בני אדם, רבותיי. זה לא שאלה של קואליציה ואופוזיציה. אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שהעובדה שאדם לא יכול ללכת,

מעל 2 מטרים היא לא הגיונית במדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת ארבל. כל הכבוד לך, חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. כל הכבוד, משה.

זה יעזור לו בפריימריז? לא, אבל זה יעביר מנדטים

גברתי היושבת-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, באמת, טוב שאני מדבר אחריך, משה, טוב שאני מדבר אחריך. חבר הכנסת ארבל. הקול הזה, הקול שלך, משה, אני ערב בחירות. בחייאת דינכ, עזוב, אנחנו לא מדברים עכשיו בחירות.

אנחנו מדברים עכשיו על חוק של אסירים, זכויות אסירים, זכויות עצורים, ואני ואתה היינו וגם עבדנו ועמלנו ודנו בנושא הזה של זכויות אסירים, גם בתקופת הקורונה, וביקורי משפחות, וגם נמצאת איתנו חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יו"ר ועדת הפנים, כשהישיבה הראשונה בוועדת הפנים הייתה בעניין מסקנות ועדת דורנר ועל זכויות אסירים וביקור אסירים. אני אומר לכם, הנושא הזה לא צריך להיות נושא לא מפלגתי ולא פוליטי, בכלל,

כשאני מדבר על זכויות אסירים וזכויות עצורים אני לא מדבר רק על זכויות אסירים פלסטינים או אסירים ערבים או עצורים ערבים, אני מדבר בכלל.

לצורך העניין, נער גבעות שנעצר בצו מינהלי. ביטחוני.

אני לא, למשל, מעצרים מינהליים, אני נגד מעצרים מינהליים, נגד כולם, ערבים ויהודים. אבל אני אומר: כאשר מדברים על זכויות אסירים וזכויות עצורים כאילו זה עניין רק של שמאל, לא. זה טוב שאתה נמצא כאן ואתה מעלה את הנושא הזה. ואני מדבר ואני מקבל טלפונים ממשפחות של אסירים יהודים, שאומרים: תעזרו לנו, תעלו את הנושא הזה בכנסת. ודיברנו, אני ואתה, ומיקי גם, כשפנו, שנעשה שדולה, שדולה לעניין זכויות אסירים. לכן, החוק הזה, גברתי היושבת-ראש, השרה פרקש הכהן, אני מתפלא שאתם מציעים את זה. אתם מבזים, הממשלות, הממשלה מבזה את שלטון החוק, כי יש פסק דין של בג"ץ. המנה הראשונה הייתה צריכה להיות כבר לפני שנתיים, והפעימה השנייה הייתה צריכה להיות במאי 2020, לפני כמעט שנה. ומה עושה הממשלה?

רק אומרים לנו: אנחנו נבנה ונבנה ונבנה. לא יבנו. מתי בנו בית כלא חדש במדינה?

עם האסירים הפלסטינים, על מנת כאילו לעמוד בפעימה הראשונה של 3 מטרים, הלכו ובנו עיר אוהלים בסג'ן א-נקב, באנצאר, סמי, קציעות. זה הפתרון? ועכשיו מה באים לעשות? זה פלסטר. הצעת החוק הזאת למעשה מאיינת לחלוטין את החלטת בג"ץ, כי מה מבקשים פה? מבקשים לדחות את הביצוע בשלוש שנים עם הארכה כל פעם בשנתיים, יעני שבע שנים. זו הצעת החוק? ובמיוחד לגבי עצורים ובמיוחד לגבי עצורים במתקני השב"כ, שאנחנו קוראים לזה "זנאזין", "זנאזין"

רוצים להשאיר את זה במרתפי השב"כ החשוכים, תודה רבה. כשקוראים לעינויים לחץ פיזי בלתי מתון. זה בושה וחרפה, תודה. שהממשלה מביאה הצעת חוק כזאת. תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח. חבר הכנסת שבח שטרן.

שקפצת מעל השם שלי, לפי הרשימה אצלי.

אתה אחריו מייד. אוקיי. אצלי ברשימה זה, אתה היית אחרון המודפסים, ואחריך יש עוד שנרשמו, זהו. אני אומר מה מופיע אצלי ברשימה.

שבח שטרן היה צריך להיות ממש מזמן, אתה היית צריך להיות אחרי רות, ורות ושבח החליפו, אם אתה באמת רוצה להיכנס לתוך נבכי, אני מאוד מסודרת. הוא מוכן לוותר לך, שתחליפו, אם אתה מעוניין.

אני אומר מה מופיע אצלי במסך, זה לא דרמטי. יש לך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, השרה, חברי הכנסת, כולם מדברים על מס' 7, אף אחד לא מדבר על מס' 1. מועמדת מס' 7, אבתיסאם מראענה, המזלזלת ולועגת לחללי צה"ל, המספרת עד כמה היא נהנית לנסוע בחופשיות בעת צפירת יום הזיכרון, אבתיסאם, שהייתה שמחה להשמיד את זיכרון יעקב וכנראה גם את זיכרון ישראל. ובפוסטים מבישים היא גם מלגלגת על יום השואה ועל נרדפי הנאצים. מה שמאוד מסקרן את אבתיסאם ביום הקדוש הזה הוא מהם אחוזי הגלישה באתרי הפורנו בימי האבל הלאומי של מדינת ישראל, ובפוסט אחר תוהה הפמיניסטית הנאורה איך השואה השפיעה על חיי המין של ניצולות השואה. מה זה אם לא הכחשת שואה? אבל מה לנו להלין על מס' 7 במפלגת העבודה כשיש לה מה ללמוד מהפטרונית שלה, מס' 1, חברת הכנסת מרב מיכאלי, שקוראת לאימהות לא לשלוח את ילדיהן לצה"ל? ואותה מיכאלי ביזתה את זכר נרצחי השואה בהשתמשה בין היתר בבמת הכנסת ביום הזיכרון לשואה ולגבורה לפני שלוש שנים, אז ניצלה גב' מיכאלי את מעמדה כדי לנסות לטהר את סבה רודולף קסטנר מאות קין שדבק בו כאשר מכר את נשמתו לשטן, וכדי להללו על מעשיו. מיכאלי ניסתה אז להפוך את השד קסטנר לפיה טובה, והיא ניצלה את הבמה כאן בכנסת כדי להנציח את זכרו השחור משחור. גברתי, העובדות הן שגם כאשר גרמניה נמצאה על סף תבוסה, עדיין משימתה נותרה להשמיד כמה שיותר יהודים. בהונגריה חיו עדיין כ-800,000 יהודים והוטל על אדולף אייכמן,

מעלה את זה? תתבייש לך, ליישם את הפתרון הסופי גם שם. זה מפריע לך? זה מפריע, מה אתה עושה כאן? אתה יצאת נגד השואה, תתבייש. תתבייש. גועל נפש. גועל נפש. נגד הסתרת השואה? אז בזה אתה מתעסק? בן גביר לעומתך הוא גזען קטן, מה, אתה יצאת מדעתך?

תפסיק עם זה. מה אתה, מה אתה מדבר על סבא שלה. לרשותו של אייכמן ולמשימת ההשמדה

ידידו אדולף אייכמן יספר,

שהוא העניק לו את השקט בהונגריה. מה זה להשמיץ קרוב משפחה? אין כאן צנזורה בכנסת. זו עדיין מדינה דמוקרטית.

אתה מטיל את האשמה על היהודים במקום על הגרמנים. איך אתה אומר דבר כזה בכנסת? אתה מכחיש שואה. מכחיש שואה, זה מה שאתה עושה. תודה רבה. תתבייש לך. חבר הכנסת שטרן, תתכנס לסיום, בבקשה. אני מתכנס. קסטנר עוד הוסיף חטא על פשעיו, ולקראת משפטי נירנברג העיד על כמה ממיודעיו הנאצים כדי להורידם מחבל התלייה. במשפט דיבה נגד מי שחשף את מעלליו קובע השופט המחוזי הלוי: קסטנר מכר את נשמתו לשטן. העם בישראל זועם על קסטנר, המועמד לכנסת מטעם מפא"י,

המדינה מערערת, ואז קסטנר נרצח בנסיבות עלומות על ידי שלושה רוצחים, אחד מהם איש שירותי הביטחון לשעבר. אלה נידונים למאסר עולם, אך בתוך זמן קצר הם זוכים לחנינה תמוהה. זמן קצר לאחר הרצח ותחת השפעתו, קסטנר מנוקה חלקית ברוב של שלושה מול שניים בבית המשפט העליון, והשופטים קובעים כי ההיסטוריה תשפוט את קסטנר על מעלליו ולא בית המשפט. תודה רבה.

מפא"י ניצלת מתבוסה בבחירות. עליי להדגיש: נכדתו של קסטנר, מרב מיכאלי, אינה אשמה, חלילה, בהתנהגות המתועבת של סבה, שותפו של השטן, אבל בנסותה לטהר את השרץ באירוע שנועד להנציח את הנספים ובראיונות נוספים, היא ירקה בפרצופם,

של נרצחים רבים ושל בני משפחותיהם, אשר יודעים את מי היא מהללת ואת מי היא משבחת.

אני מייד מסיים. לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, מה זה?

תודה רבה. אלא מפני שהוא בן מינו. אבתיסאם מראענה ומרב מיכאלי, זהו פרצופה של מפלגת העבודה 2021. מצטערת,

זו המורשת של מה שנשאר ממפלגת מפא"י. תודה רבה. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. זה כזה כיעור, גועל נפש, יצור מחריד. חבר הכנסת כסיף, תחזור למקומך, בבקשה. אתה יכול ללכת להקיא אם לא מתאים לך. אני רק רוצה לומר, חבר הכנסת שטרן, סיימנו. אני ערבי ואני מתבייש שאתה קיים.

חבר הכנסת, אתה טיפוס נתעב, על כל מה שאמרת. חבר הכנסת טיבי, אני מבקשת

אתה מבזה את זכר הקורבנות והמשפחה שלך. אתה משתמש בשואה כדי להתקיף את מרב מיכאלי? כולם להירגע. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. תתבייש. תקרא את ההיסטוריה של העם שלך. חבר הכנסת טיבי, תקרא את ההיסטוריה של העם שלך. היא נתנה לך חצי שעה להשמיץ אותה. חבר הכנסת טיבי, אני קוראת אותך לסדר. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. לא היית צריכה לתת לו לסיים, זה מה שהיית צריכה לעשות, קרן. חצי שעה נתנה לך להשמיץ אותה. אני קוראת אותך לסדר. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

אין בושה.

זה בניגוד לכל כלל בתקנון.

לפני יומיים הפתיעה אותנו השרה הערבייה מרים רג'ב: הליכוד הוא הבית של האוכלוסייה הערבית, של הקול הערבי משהו מוזר כזה. האמת היא שאם הליכוד לא היה הורס את הבתים לערבים, לערבים היו הרבה יותר בתים. הניצול הזה, הציני, של ראש הממשלה והאנשים המוזרים האלה שאיתו, אחת ערבייה שבכלל מתביישת בשם שלה ושינתה אותו ממרים רג'ב למירי רגב, ופונה לציבור הערבי. ערבים כאלה אנחנו בטח לא רוצים, ואנחנו גם לא רוצים לגדל ערבים שמתביישים בזהות שלהם. אני מניח שהציבור הערבי מספיק חכם והוא לא יצביע לליכוד. לגבי החוק הספציפי הזה, תשמעו, אני פה חייב להגיד כמה מילים טובות על מדינת היהודים. אני לא חושב שיש עוד מדינה בשטח הקטן של מדינת ישראל ובגודל האוכלוסייה שמייצרת כל כך הרבה הרס, גם בתוך מדינת ישראל, גם בשטחים הכבושים וגם בעולם. אני באמת בספק אם אפילו מדינות מאוד גדולות, שעוסקות בעיקר בתעשיית נשק, ביחס לגודל האוכלוסייה שלהן וביחס לשטח של המדינה, האם יש עוד מישהו שמייצר כל כך הרבה דיכוי והרס כמו מדינת היהודים. כל פעם יש להם את היכולת האדירה להמציא תקנות מוזרות וחוקים מוזרים איך לעשות יותר הרס, יותר דיכוי ויותר סבל לאנשים, איך להתעלל באסירים, איך להרשות לעצמם, בניגוד לכל שכל ישר בעולם, מעצרים מינהליים, כלומר, איך מותר למדינה לחטוף אנשים. והכיבוש הישראלי, שבצורה יום-יומית ממשיך לייצר לנו עוולות, לא מפסיק לייצר את האנשים המוכשרים האלה, שבאים אלינו עם החוקים האלה. אני לא יודע אם זה עדיין מקובל באיזשהו פרלמנט אחר בעולם. ישראל היא מדינה שפשוט הגיעה לרמה של אומנות איך לדכא עם אחר ואיך להתעלל בבני אדם. בושה וחרפה.

אני מציעה לך לבדוק בפרלמנטים של שכנינו, למדוד את הדמוקרטיה אחד מול השני. חבר הכנסת ג'בארין. כיושבת-ראש של כנסת דמוקרטית, אתה אומר לי מה קורה במדינות אחרות, אומרת לי לפני, כי הייתי אומר לך מה אתם בדיוק שווים. במדינות דמוקרטיות. אתה משווה פרלמנטים, ואני יושבת בראש. הייתי אומר לך מה את ומה המפלגה שלך בדיוק שווים בענייני דמוקרטיה. אני יושבת-ראש של כנסת דמוקרטית. אתם צריכים להתבייש כשאתם אומרים "דמוקרטיה". אתם צריכים להתבייש כשאתם אומרים "דמוקרטיה".

זה מה שאתם שווים. אתה מוזמן לבדוק. אני יכול להראות, תבדוק, תבדוק. לא רק לבדוק. אני יכול להרצות לך. מדינה כובשת לא יכולה לדבר על דמוקרטיה.

אני אזכיר מייד מיהו בדיוק ראש הממשלה שמנהיג גם את מפלגת השלטון,

אני לא מוסיפה לך זמן. הוא מפריע לך, אני לא מוסיפה לך זמן. זו הפרעה של חברים שלך, אני לא מוסיפה זמן. חברים שלך, חברים שלך מפריעים לך עכשיו. מפריעים לך חברים שלך.

אני אפילו עוד לא אמרתי את דברי הפתיחה, אז לכן בבקשה,

חבריי חברי הכנסת, אנחנו יודעים טוב מאוד מיהו נתניהו, נתניהו של חוק הלאום, נתניהו של חוק קמיניץ הפוגעני, נתניהו של חוק המצלמות הגזעני, נתניהו שאמר שהערבים נוהרים לקלפיות, נתניהו שכתב שהערבים רוצים להשמיד את היהודים. זהו נתניהו האמיתי, לפני שהוא התחיל במסע ההתחנפות לאזרחים הערבים בשבועות האחרונים, ולפני שהשרה שלו, השרה רגב, אמרה שהבית של הציבור הערבי הוא הליכוד, הצחקת אותנו. זהו נתניהו האמיתי, שעשה את כל הדברים האלה כאן, בכנסת, ואמר את ההצהרות הגזעניות הללו לפני שהוא התחיל לקושש קולות ביישובים ערביים כדי לנסות ולקבל ממשלת 61, גם כדי לברוח מהכלא. זה גם אותו נתניהו שעכשיו מכניס לכנסת בהסכם עודפים כהניסטים תומכי טרנספר, ממשיכי דרכו של כהנא ותנועת כך, שמוגדרת כארגון טרור גם על ידי האיחוד האירופי וגם על ידי מדינות כמו ארצות הברית וקנדה. בן גביר, שקורא לטרנספר של האזרחים הערבים או מכנה אותנו "אויבים" ספר לי מי חבריך ואגיד לך מי אתה. רוצה לכונן מדינת הלכה יהודית. בן גביר עכשיו יכול להיכנס לכנסת בגלל ההתערבות האישית של נתניהו בציונות הדתית והסכם העודפים שחתם איתם. זהו ראש ממשלה שרוצה להימלט מהמשפט, ובדרך הוא מוכן להכניס תומכי עליונות גזעית בעלי סממנים ניאו-נאציים. יש סיכוי אחד שבן גביר וסמוטריץ' לא ייכנסו לכנסת וזה שאנחנו נגדל ברשימה המשותפת ונתחזק, ושהציבור הערבי יצא בהמוניו להצביע. אם אנחנו נעלה את אחוז ההצבעה, סמוטריץ' ובן גביר לא יעברו את אחוז החסימה ואנחנו כן נעשה את זה. אנחנו זוכרים טוב מאוד את נתניהו, ואנחנו זוכרים טוב מאוד מי זה בן גביר,

שנתניהו מכניס לכנסת. כתושב אום אל-פחם, תודה. אני לא יכול לשכוח את אותו יום באום אל-פחם בשנת 1984. תודה רבה. אותו יום כשהייתי עוד בגיל 12, כאשר מנענו את כניסת כהנא ליישוב אום אל-פחם, ובהמשך מנענו את כניסת מרזל ובן גביר, תודה רבה. את כניסתם הגזענית והפרובוקטיבית לעיר. הפשיזם שלהם לא יעבור. תודה רבה, חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת אריאל קלנר, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. מי שמעוניין להצביע צריך לתפוס את מקומו בהצבעה. לא תינתן הצבעה פה, מלמטה. שלא תגידו שלא אמרתי מראש. לא תהיה הצבעה מלמטה, וגם לא נחכה למצביעים. אז כל מי שצריך להצביע, שיעלה למקומו כבר עכשיו. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, ידעת, גברתי היושבת-ראש, שמותר למערכות האכיפה לעבור על החוק? זו הבשורה שנתן בית המשפט ביום ראשון. השופטים קבעו אומנם שמנדלבליט עבר על חוק-יסוד, ואפילו מתחו ביקורת, אבל לא פסלו את כל הליך החקירה של ראש הממשלה, שעכשיו מתברר שהיה מזוהם מההתחלה. בכך העבירו מסר, ויכול להיות אפילו שברגעים אלה ממש מתנהל מסע ציד כנגד מישהו מאיתנו, נבחרי הציבור, בניגוד לחוק. מה אכפת להם? מקסימום יקבלו איזה נו-נו-נו מבית המשפט אחר כך. האם הניצודים יקבלו סעד בבית המשפט? אל תבנו על זה, בטח לא לאור התקדים הנוכחי. בואו נשאל את עצמנו לשם מה קבע החוק שחייבים אישור יועץ משפטי לממשלה כדי לפתוח בחקירה. החוק בא להגן על הדמוקרטיה, החוק בא להגן על הציבור מפני ניצול לרעה של כוח עצום שמרוכז בידי מערכות האכיפה כנגד נבחרי הציבור, ובמקרה שלנו מדובר בנבחר הציבור הרם ביותר, ראש ממשלת ישראל. החלטת השופטים לאפשר את המשך קיום המשפט לאחר שהתגלה כי מנדלבליט פעל בניגוד לחוק היא חטא לתפקידו של בית המשפט. החטא הזה הינו חלק משרשרת שערוריות והפרות חמורות שאליהן נחשפנו זה מכבר בתיקי ראש הממשלה התפורים, ומה שהכי נורא הוא שכשצועקים "המלך הוא עירום" זה כבר לא מפריע. במקום להתפטר בבושת פנים, ממשיך מנדלבליט את תהלוכת הבושה. הוא יודע שהוא עירום אבל לא אכפת לו ולא אכפת לסובבים אותו, ולכן ברור לכולנו שהוא גם ימשיך

תהליך ההתנערות של מערכת אכיפת החוק בישראל והעומד בראשה, אביחי מנדלבליט, מכל מינהל תקין, חקיקה ראשית או משנית, הוא סכנה גדולה. כל אדם הגון מימין ומשמאל, כולם צריכים היו להיות מאוחדים במערכה לריפוי מערכת האכיפה. זה לא קורה כי יש כאלה שמבחינתם לתפוס את השלטון זה מעל לכול, ואולי חלקם גם חוששים מהמערכת חשש לא מופרך, לצערי, כבר היו דברים מעולם, אבל אנחנו לא נירתע. אנחנו נמשיך להיאבק ואנחנו ננצח. אנחנו נרפא את מערכות האכיפה של מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת קלנר. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה כמה שבועות מתנהל קמפיין הסתה אגרסיבי ומכוער נגד האוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ, נגד האוכלוסייה הזאת, ומשתתפים נציגי מפלגות הימין הקיצוני וכמה קיצונים מתושבי הנגב, אנשים שידועים בגישתם הקיצונית והגזענית כלפי האוכלוסייה הערבית בנגב. המצעד הזה של עלייה לנגב כדי להסית נגד האוכלוסייה הבדואית, האוכלוסייה הכי חלשה במדינת ישראל, הניב פירות השבוע כאשר ראינו עשרות כלי רכב של המשטרה, כולל מאות שוטרים, שהגיעו כדי לחרוש שדות ויבולים חקלאיים ביישובי הנגב. היום הגדילו לעשות ותקפו את היישוב ביר הדאג'. ביר הדאג' היה מכותר משעות הבוקר במאות שוטרים ואפילו מנעו מאנשים מבוגרים, אישה מבוגרת אחת, מנעו ממנה שעות אפילו לשתות מים והיא התעלפה והובהלה לבית החולים. ככה זה כאשר מתעמרים באוכלוסייה הכי חלשה.

סיבה לגשת לאוכלוסייה הזאת בצורה הזאת, להסית נגדה בצורה הכי מכוערת, והכול כדי לרצות את אנשי הימין הקיצוני, שמה מטרתם? מטרתם במובהק היא לעקור את היישובים הבדואיים. כאשר מדברים על פשיעה ודיברו על מישהו שנכנס לנבטים, למקום הכי שמור, אתם יודעים מה, אפילו לא חיכו לחקירת המשטרה, עשו קמפיין עליהום. ובסוף מתברר שהוא לא תושב הנגב, הוא מדאהרייה, האדם הזה. לא חיכו אפילו לחקירת משטרה. כל אירוע פלילי, קורים כמותו עשרות בנגב, ביישובים היהודיים בסביבה. באחד מכלי התקשורת, ואני לא רוצה להזכיר את השם שלו, כי הוא לא שווה יש פינה שבועית בכל יום חמישי נגד האוכלוסייה הבדואית. הסתה ברורה, מכוערת, מנוולת, נגד האוכלוסייה הבדואית, ואפילו פעם אחת לא קראו לנציג של האוכלוסייה הזאת להגיב.

כי נוח יותר לתקוף חלשים, כי נוח יותר לתקוף את האוכלוסייה הכי חלשה ולשים את זה תחת הכותרת "מלחמה באלימות". מי שנלחם באלימות בונה מתנ"סים בכפרים הלא-מוכרים, בונה בתי ספר ביישובים שיש בהם אלפי תושבים, ולא מתעמר באוכלוסייה הכי חלשה. תודה, גברתי. תודה רבה, חבר הכנסת אלחרומי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת,

לא תכננתי לעלות לדבר, אבל כשאני רואה את השנאה שהולכת פה במליאה, שמשתוללת בחוצות, וכשאני שומע את התוצאה עכשיו, איציק אוחנה מפרסם בכיכר השבת שברגעים האלו ניסה אדם מעורער בנפשו להיכנס לביתו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי ולדקור אותו, נמצאה בחיקו סכין, תגידו, אתם מטורפים? לאן אתם רוצים להגיע, לשפיכות דמים? אותו אחד לא מעורער בנפשו, אותם מסיתים ומדיחים מהבית הזה, הם מעורערים בנפשם. יכול לעמוד פה יושב-ראש האופוזיציה ולהגיד: הנכד של קנייבסקי. מי אתה בכלל שתדבר ככה? מי אתה בכלל שתקרא לו ככה? האם אסור לראש הממשלה להתייעץ או לבקש את עזרתם של גדולי הדור, שלמרותם אנחנו נשמעים? מי אתם? אתם אותם אלה שבאים ומפיצים שנאה. כנגד השנאה הזאת אין חיסון. צריך להיות חיסון. על זה אנחנו לא נשתוק. תנועת ש"ס קמה בשביל להרבות אהבה, בשביל להיות אחד עם השני ולא נגד השני. אנחנו לא ניגרר לשנאה הזאת. אנחנו נחבק, אנחנו נאהב, אנחנו נדאג לחלשים, כי בשביל זה אנחנו קיימים. מרן רבנו עובדיה יוסף הקים את התנועה בשביל אותם חלשים. אנחנו שליחים שלו. מי שירצה להפיץ את השנאה יקבל אש בחזרה מהעם. העם יבוז לו, העם לא יבחר בו. העם יבחר במי שרוצה יהדות, במי שרוצה מסורת, במי שרוצה אהבה, במי שרוצה לדאוג לחלשים, ואנחנו זה התשובה.

תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. תשיב, השרה אורית פרקש הכהן תסכם, כן? קחי את הזמן, כמו שאומרים. לא רוצים להפריע לך. מי שמצביע למעלה, שיעלה למעלה, בבקשה. אם כך, ואחרי ששמענו באמת את ההתייחסויות השונות, אני הייתי מבקשת שהחוק יקבל את התמיכה של הבית הזה, כדי שנוכל לקדם אותו. כמו שהצגתי בתחילת הדברים, בסופו של דבר מדובר,

גם מנסור, לא יודע. את יכולה להמשיך. בסופו של דבר מדובר בהצעה מאוד מאוזנת. קודם כול, היא ספציפית לשירות הביטחון הכללי. היא נועדה, מצד אחד, לתת טווח זמנים שנדרש לשירות הכללי כדי לבנות מתקנים שונים, כדי לעמוד בקריטריון שקבע בית המשפט הגבוה לצדק, שדיבר על שטח מחיה מינימלי לעצורים במתקני השירות בתקופת מעצרים, ומהצד השני היא יצרה מנגנונים של דיווחים שוטפים על ידי ראש השב"כ וראש השירות, גם לראש הממשלה, גם בוועדות בכנסת. ויש כאן איזשהו איזון שמצד אחד נועד לתת למדינה את השהות לייצר איזושהי אדפטציה מבחינת עבודות תשתית מאוד משמעותיות ובינוי, ומהצד השני, תוך כדי זה, כל הזמן לכוון את הספינה לכיוון אותו בג"ץ חשוב, אותו בג"ץ שבו קובעים לעצורים שטח מחיה מינימלי שיש לתת לכל עצור ואסיר במתקני הכליאה. אני חושבת שזו הצעת חוק שתואמת גם את העמדה של בג"ץ עצמו, שבעצם מצד אחד נותנת למדינה שהות להתקדם ומצד שני כוללת מנגנוני בקרה ודיווח על קביעת הכללים הללו, וקובעת גם חיסיון, אבל עדיין שקיפות ביחס למספר האנשים העצורים. מדובר בחוק שהוא הוראת שעה שנועד לגשר על התקופה שעד אליה המדינה תתאים את עצמה לקריטריון המשמעותי שקבע בית המשפט הגבוה לצדק, ומכאן שאנחנו מבקשים לתמוך בהצעה. טוב, עד שנמתין באמת לקיום ההצבעה, אני אספר לכם קצת על ישיבת הממשלה שהייתה אתמול, שבה בעצם קבענו מגבלות לחג הפורים, וקצת אשתף אתכם במה שקבענו באותה ישיבה. כמו שכולכם יודעים, יש אפקט חיסונים מצוין במדינת ישראל. דרך אגב, מה שבאמת מפתיע ומעניין הוא שיש ירידה בתחלואה בכל המדינות בעולם, דרך אגב, וחלקן לא מחוסנות בכאלה היקפים. אלו תופעות מאוד מעניינות, שלומדים אותן עכשיו בכל העולם. אבל מכל מקום, אנחנו סברנו שעם הכניסה של חג הפורים, ולאור האירועים שהיו בחג הפורים הקודם, אנחנו רוצים לשמור ולהישמר מפני התכנסויות גדולות, בין שהן טישים ובין שהן מסיבות פורים, וגם כן לייצר כללים שבמסגרתם במשך הערבים שיהיו חגי הפורים ברחבי הארץ: חמישי,

כמו שאתם יודעים, בירושלים זה בזמן אחר, תהיינה מגבלות בערב, ורק בהם בלבד. כמו שאתם יודעים, אני וגם כל כחול לבן ניהלנו מאבק מאוד משמעותי על קידום של חיים לצד הקורונה, על שכלול והטמעת השינוי של החיסונים, ועובדה שיש מיליוני מחוסנים, והצלחנו בעצם להשפיע ולהביא מתוך הממשלה להחלטה רחבה על פתיחה רחבה של המשק: פתיחת המסחר, פתיחת בתי המלון,

פתיחת התרבות, פתיחת עולמות כלכליים שלא היו פתוחים עד עכשיו, חדרי הכושר. זאת מתוך איזשהו מתווה זהיר, כשמצד אחד מדובר בפתיחה זהירה, ומצד שני אנחנו מעודדים חיסונים. כמו שתמיד אמרתי: סגר הוא לא כלי עבודה משל עצמו, הוא לא מטפל במחלה, הוא לא עושה כלום, הוא כלי דפנסיבי. כשאתה יושב בבית, לא מעודדים כך אנשים להתחסן. פה קבור הכלב: האנשים בני 50 פלוס שצריכים להתחסן, מעל ל-300,000 במספר,

בסדר, מיקי. אז באמת אתמול קיבלנו החלטה שתגיד לציבור: משעה 20:00 ואילך, במשך שלושה ערבים בלבד, להגביל את מה שנקרא הפעילויות שתייצרנה הדבקות. אנחנו מקווים ומצפים שהציבור יקשיב. זה גם בסעודות פורים, דרך אגב, ולא רק בכנסים, ולא רק בטישים או במסיבות פורים.

שיהיה חג שמח לכולם. חג שמח. משנכנס אדר מרבים בשמחה. ונהפוך הוא. חג שמח. אנחנו עוברים להצבעה. אנא, תפסו את מקומכם. מוכנים? טוב, אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת זוהר, אני מציעה שתצביע גם אתה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי

מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

20, ואני מוסיפה את סגן השר יואב קיש, 21, נגד, 11. הצעת החוק עברה, ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. יש פה קריאות לוועדת הפנים, אז היא תעבור לוועדת הכנסת להכרעה לאיזו ועדה היא תעבור. לפני שאנחנו ממשיכים להצעת החוק הבאה, לחברת הכנסת מרב מיכאלי יש הודעה אישית. יהיו לך חמש דקות, ואחרי זה אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. חבר הכנסת קיש, אתם מפריעים. תודה, גברתי. אני מודה שלא שמעתי את רוב דברי הבלע, השטנה וההסתה שנאמרו כאן מעל הדוכן לפני לא כל כך הרבה זמן. אני רוצה להודות לחבריי וחברותיי שסייעו וניסו לצעוק בקול גדול עד כמה היה מדובר בדברי שטנה, בלע והסתה, וכמה הם רחוקים מן האמת. אז הפרוטוקול, אני תמיד זוכרת את הפרוטוקול ולכן אני רוצה להגיד לפרוטוקול, לכל אזרחיות ואזרחי ישראל שיצא להם לראות את הקטע הזה או למי שבדברי הימים יבדוק מה בכל זאת נאמר במקום הזה, שסופג כל כך הרבה אמירות שמעולם מעולם לא האמנתי שיכולות להיאמר בכלל ובבית הזה בפרט. ד"ר ישראל קסטנר היה סבא שלי. הוא היה עורך דין, הוא היה פוליטיקאי, הוא היה עיתונאי, הוא היה פעיל ציוני בבודפשט, בהונגריה, בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה. הוא היה מבכירי החברים בוועדת העזרה וההצלה, שהצילה פליטות ופליטים יהודים שהגיעו ממדינות סמוכות להונגריה בשנים שבהן הונגריה עדיין לא הייתה כבושה על ידי הנאצים. הם סידרו להם דרכונים מזויפים, מקומות מחסה, אוכל. הם הבריחו אותם, הם סידרו להם מקום לישון בלילה, הם עשו את זה במשך שנים על גבי שנים. הם עשו את זה יחד עם המחתרות והם עשו את זה יחד עם תנועות הנוער. הם עסקו במפעל הצלה אדיר, כשכל התנועה הציונית בהונגריה כולה הייתה בסך הכול 6% מכל הקהילה היהודית. כשהנאצים פלשו להונגריה, הצורר הראשי אייכמן פנה לוועדת העזרה וההצלה והציע להם מין עסקה מגונה שכזאת, להציל את כל יהודי הונגריה תמורת סחורות ומשאיות מבנות הברית. הוא הציע להם לקחת את ההצעה הזאת לבנות הברית. הם לקחו, מה הייתם אתם עושים? למותר לציין שהעסקה הזאת מעולם לא יצאה לפועל אבל קסטנר נשאר אחראי למשא ומתן. גם כן, מגוחך להגיד "משא ומתן". עומד יהודי ציוני שאין לו כלום בחיים והוא מיועד להשמדה יחד עם כל הקהילה שלו מול אדולף אייכמן, המוציא לפועל של הפתרון הסופי, וקוראים לזה משא ומתן. ובכל זאת ישראל קסטנר בחר לא להיות קורבן במקום שהנאצים והגורל כתבו לו תפקיד מושלם של קורבן. הוא והחברות והחברים שלו בוועדת ההצלה, והוא לא עשה את זה לבד, אי-אפשר לעשות את זה לבד, הם משכו זמן, הם סיפרו סיפורים, מעשיות, הם הצליחו להוציא רכבת של 1,684 יהודיות ויהודים שהיו להם פספורטים ועוד מלא יתומות ויתומים שפשוט דחפו לרכבת ברגע האחרון, רכבת שהגיעה לשווייץ. הם הצליחו להעביר 18,000 זקנים,

חולים, ממחנה השמדה למחנה עבודה, כאילו, בשטרסהוף, והם כולם כולם ניצלו. הינה העובדות: יד ושם מנציח את קסטנר והחברות והחברים שלו בוועדת העזרה וההצלה על הצלה של לפחות 20,000 יהודיות ויהודים. המחקר ההיסטורי מדבר על הרבה הרבה יותר. בית המשפט העליון במדינת ישראל טיהר את שמו של קסטנר, לא צריך אותי בשביל זה. בית המשפט העליון, שאתם כל כך לא מאמינים בו ומנסים לרסק אותו, את אמינותו, את מעמדו ואת הנחיצות האדירה שלו למדינת ישראל ולאזרחיות ולאזרחי ישראל, בית המשפט העליון טיהר את שמו של קסטנר. מה שהביא לרצח של הפעיל הציוני מציל היהודיות והיהודים הזה הוא ההסתה המחרידה מצד ימין קיצוני של שנות החמישים במדינת ישראל, הסתה בלתי פוסקת, מאורגנת, שנועדה לצרכים פוליטיים, כי היו מי שראו בסיפור הזה הזדמנות להפיל את בן-גוריון ואת הממשלה שלו. לזה זה נועד אז, לזה ההסתה הזאת מיועדת גם היום. זאת ההסתה שהביאה לרצח ישראל קסטנר, זאת ההסתה שהביאה לרצח יצחק רבין, זאת ההסתה שמאיימת ומכרסמת ביסודות הדמוקרטיה הישראלית כאן ועכשיו. מפלגת העבודה היא המפלגה של יצחק רבין, היא המפלגה שישראל קסטנר היה חבר בה, היא המפלגה שמאמינה שמדינת ישראל צריכה להגשים את החזון הציוני: בית לעם היהודי עם שוויון מלא לכל האזרחיות והאזרחים, עם חתירה מתמדת לביטחון באמצעות שלום, עם כלכלה אנושית וחברה צודקת. זוהי מפלגת העבודה שיש לי הזכות לעמוד בראשה היום, זה מה שאנחנו מאמינות ומאמינים בו, זה מה שאנחנו נלחמות ונלחמים עליו וזה גם מה שאנחנו נצליח לעשות,

בסופו של דבר. תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה,

תקנות, הכול דיון משולב, חבר הכנסת קיש,

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 18), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 19), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 20), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 21), התשפ"א 2021. דיון משולב על כל ארבעת התיקונים בתקנות האלה. יציג סגן שר הבריאות יואב קיש. תודה רבה, היושבת-ראש. חברי הכנסת, אני לא הולך להאריך כי מדובר בסך הכול באישור תקנות לחוק הקורונה החדש. מכיוון שהן לא הגיעו לאישור ועדה, הגיעו לאישור המליאה. והתקנות הן:

הקנסות הקבועים בתקנות בגין פתיחת מוסד חינוך שפתיחתו נאסרה, תיקון מס' 19, הוארך תוקפן של התקנות ב-48 שעות, תיקון מס' 20, הוארך תוקפן של התקנות ב-48 שעות נוספות, עד 11 בפברואר 2021, תיקון מס' 21, נקבעה פתיחה חלקית של הלימודים לאחר הסגר. מאז כבר אושרו בממשלה תיקונים נוספים, ובין היתר הוארכו התקנות פעם נוספת, אך ללא אישור המליאה לתקנות אלה תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירות הנובעות מהתקנות, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן, ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בגין ההפרות האלה. לכן אבקש את אישור התקנות. זהו, אני אוסיף עוד כי יש פה עוד מספר נוסף של תקנות שאני רק אגיד ואזכיר אותן. ביום 16 בפברואר אישרה הממשלה את תקנות הגבלת פעילות. בתקנות אלה תוקנה הגבלת ההתקהלות, כך שהותרה התקהלות של עד עשרה אנשים במבנה ועד 20 בשטח פתוח. במסגרת תיקון זה, אישרה הממשלה גם הוראת שעה לסגירת קבר הרשב"י, מניעת כניסת אדם או רכב למתחם ושמירה על כך על ידי המשטרה. הוראת השעה הייתה תקפה בין 18 בפברואר בשעה 07:00 ועד 21 בפברואר בשעה 07:00. כעת מובאים הסדרים אלה גם לאישורכם. כפי שאמרתי, אנחנו צריכים את האישור כמפורט: תיקון תקנות 1 3 לתקנות הגבלת פעילות לעניין הגבלת התקהלות במרחב הפרטי והציבורי, למעט תיקון תקנה 10(ב)(2) ותיקון תקנה 4 לתקנות הגבלת פעילות בעניין הוראת השעה לסגירת מתחם קבר הרשב"י. עד כאן, תודה. אבקש את תמיכתכם. תודה רבה. יש רשימת דוברים: חברת הכנסת ענת כנפו, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף,

אני אקרא לו ש"ש, והתעמר והשתלח. וגברתי, את אפשרת את זה, לדעתי בצורה לא הגונה, לא הגונה? חבר הכנסת כסיף, אני מבקשת ממך שתיזהר בדבריך. כל אחד אומר פה דברים חמורים מאוד אחד על השני. לא על זה מדובר, מאוד חמורים ואפילו יותר.

גברתי, אני לא מתכוון להתווכח איתך. אני אסביר מדוע. לא בזמן שלי, אתה פונה אליי ברמה האישית. לא בזמן שלי. אז תתנצל. אני לא אתנצל, ואני אגיד מדוע.

אני מציעה שתתנצל. אני מציעה שתתנצל.

זה שנאמרים פה דברים קשים זה בסדר גמור. אני נתקלתי לא פעם בדברים קשים שנאמרו נגדי, הכול בסדר. לא בזה מדובר. מה שהיה לא הגון זה שעמד פה חבר כנסת והשתלח בחברת כנסת בגלל הקשר המשפחתי שלה. הוא לא דיבר באופן ענייני על עמדותיה, שזה לגיטימי, הוא דיבר על הסבא. תארו לכם שאני הייתי עומד פה, ותאמינו לי שלי ולאחרים יש מספיק מה להגיד על משפחתו הקרובה של ראש הממשלה.

מספיק מה להגיד. ואתם אומרים את זה. אנחנו לא אומרים את זה מעל בימת הכנסת משום שזה לא המקום להגיד את זה מעל בימת הכנסת. תראי לי פעם אחת, גברתי היושבת-ראש, שעלה פה מישהו מחבריי לסיעה או אפילו לא מהסיעה, שלא ישתמע שאני מסכימה עם הדברים שנאמרו. אני לא מייחס לך, שלא

ויחד עם זאת נאמרים פה דברים על בני משפחה חדשות לבקרים. תני לי לסיים את דבריי בלי הפרעות,

אני גם לא ייחסתי לך שום התייחסות לתוכן, אלא רק מה שאמרתי, ואני חוזר ואומר שלדעתי מה שהיה לא הגון זה שלא הפסקת חבר כנסת שהשתלח בקרוב משפחה של חבר כנסת אחר.

אני לא מדבר על תוכן. לא יעלה על הדעת שמישהו מאיתנו, ואני אומר בגוף ראשון, כולל אני, ינצל את מעמדו במליאה מעל הבימה הזאת כדי להטיל רפש בקרוב משפחה של חבר כנסת. אתה רוצה להטיל רפש בחבר כנסת?

בבן משפחה של חבר כנסת? אני אומר שוב את הדוגמה שנתתי, שאני אעמוד פה ואתפרע כנגד בנו השקרן של ראש הממשלה? אוה, כמה שאפשר לעשות את זה, בלי סוף. לא אעשה את זה. ואני מבקש שאף אחד לא יעשה את זה ושיושבי-ראש של ישיבות לא יאפשרו לעשות דבר כזה, להשתלח בבני משפחה של חברי כנסת. בושה וכלימה. תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר. אין פה אנשים. אתה רוצה, תדבר.

זה עכשיו. אריאל, אתה רוצה עכשיו? אני רצה עם זה. אוקיי, אז אנחנו נמתין טיפה, כמה דקות, שתוכל. חברת הכנסת תהלה פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי פרומן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת שבח שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, מוותרת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת איתן גינזבורג,

ואחריו, חבר הכנסת קלנר, אחרון הדוברים. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו עוסקים היום בתקנות החינוך, ואנחנו רואים מה מצב החינוך היום במדינה. מחקרים מראים שילדים שיושבים בבית לאורך תקופה כל כך ארוכה סובלים מדיכאון, מעלייה במשקל, מהפרעות קשב, מחרדות, ואפילו מאובדנות. הפגיעה ברמת החינוך, אנחנו יודעים שלאורך זמן היא מתורגמת לאובדן כושר הכנסה בעתיד ולהישגים. זה פוגע בהישגים של אותם ילדים. ולמה אני מציין את כל זה? כי דווקא בתקופה כל כך קשה ומשמעותית כמו תקופת הקורונה ודווקא בזמן שילדים נמצאים כל כך הרבה זמן בבית, היינו מצפים שהממשלה תיקח את נושא החינוך לידיים ותעשה עם זה משהו. אבל לצערי הנושא הזה של החינוך מופקר לחלוטין. משרד החינוך לא מצליח להתמודד מול גורמי הבריאות ולהגיע למתווה מושכל. אחרי תשעה חודשי סגר וקורונה עדיין אין מתווה נורמלי וברור למערכת החינוך. ותראו מה קורה עכשיו: ילדי כיתות ז' י' נמצאים בבית, שנה לא ראו בית ספר, ומתי רוצים להחזיר אותם ללימודים? שבוע לפני פסח. שבוע לפני פסח, כשאחרי זה הם יוצאים לחופשת פסח. אין מתווה נורמלי, ואין מי שיפקח על זה. הוועדה שאמורה לפקח על כך, ועדת החינוך של הכנסת, לא מתכנסת. היא לא מתכנסת כי לא מונה לה יושב-ראש. לא מונה לה יושב-ראש כי הליכוד, כי ראש הממשלה, מסרבים למנות יושב-ראש ועדת חינוך, מסרבים שיהיה פיקוח פרלמנטרי על משרד החינוך, על החלטות הממשלה, על התקנות האלה. בגלל זה עכשיו צריך לדון פה בארבע או בחמש תקנות של חינוך, שחלקן פג תוקפן וחלקן כבר הולכות להסתיים, כי לא היה מי שישמע מומחים, מי שישמע את דברי משרד החינוך, את התלמידים, את המורים, את ההורים. לא היה מי שיפקח על הממשלה. אנחנו נמצאים פה היום במין הצגה לא מוסברת מול הדברים שאמר סגן השר. נעביר, נכון, סגן השר? בוא נגמור עם זה. זה בדיוק המקום שאליו דרדרו

לא יעלה על הדעת שכמעט חודש אין ועדת חינוך, מה עם שר התקשורת?

גם שר התקשורת, אדוני סגן השר, גם לזה אתה וראש הממשלה מתנגדים להביא מינויים קבועים. אתם מתנגדים להביא מינויים קבועים. אני מציע לך לא להיכנס לפינה הזאת, כי מה שאתה עושה, אדוני, אתה והבוס שלך, ראש הממשלה, מסרבים להביא לממשלה מינוי של קבע לשר התקשורת, מינוי של קבע למשרד משפטים. אתם מסרבים לזה כמו שאתם מסרבים למנות לנו יושב-ראש לוועדת החינוך.

אז אתם רוצים למנות אנשים שנוחים לכם, או לחלופין למנוע פיקוח פרלמנטרי, או למנוע מאנשים שיעשו את העבודה שלהם ולשלוט שלטון יחיד, רק שלא יפריעו, רק שלא יפקחו. שמתם את רם שפע, עזב, שמתם את, לא הבנתי,

הבנתי. השר כהן, לא הבנתי. אתם מוכנים למנות שר משפטים קבוע? כי עד היום ראש הממשלה מסרב להביא את המינוי. אתם מסכימים למנות שר תקשורת קבוע? כי עד היום ראש הממשלה מסרב להעלות את זה לסדר-היום, ולכן אני לא מבין. אתם מסכימים למנות יושב-ראש ועדת חינוך? תשאל את חברת הכנסת שטרית. קטי שטרית שלחה לי מכתב: למה לא ממנים? שלחתי אותה לראש הממשלה. ראש הממשלה מאשר. הוא שלח את מיקי זוהר שהוא לא ימנה, שלא יאשר למנות יושב-ראש ועדת חינוך. חברת הכנסת גולן, יעלה על הדעת שאת לא תאשרי מינוי של יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת? אבל אני שואלת אם הם יישארו. על מי את מגינה? על מי את מגינה, חברת הכנסת גולן? על מי את מגינה, על ילדי ישראל? על מי את מגינה? חבר הכנסת גינזבורג, נא לסיים. חבר הכנסת קיש, השר אלי כהן, תנו לו לסיים. לכן אני חושב שהסיפור הזה, שגם בתקופת בחירות, ואנחנו רואים איך הכנסת עובדת גם בתקופת קורונה: כולנו מתגייסים להעביר חוקים, לפעמים גם קונטרוברסליים, שהממשלה רוצה, אבל גם מפקחים. תודה. עוד משפט אחרון,

לא שמעתי אתכם יותר מדי חזקים,

האמת היא שהיחיד שאמר זה סגן השר קיש, תודה רבה. שדיבר על כך שיושב-ראש ועדת חוקה לא אישר את המבודדים. לא קמה צעקה, אבל ועדת חינוך על ילדי ישראל? לזה אתם לא מוכנים. תתביישו לכם. תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אריאל קלנר, ואחר כך ישיב השר,

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר אלי כהן, חברי, ידידי, אדוני, השר אלי כהן בתפקידו הקודם כשר הכלכלה העביר רפורמה חשובה במכון התקנים. מטרתה היא שמוצרים שעומדים בתקנים אירופיים של המדינות המתקדמות ביותר בעולם יאושרו אוטומטית ולא יידרשו לבדיקות נוספות, וזוהי בהחלט מהפכה. אזרחי ישראל, תבינו, כל הליך של תקינה מעמיס עלויות על המוצרים, עלויות שאתם, אזרחי ישראל, תשלמו,

מדובר שוב במוצרים שקיבלו תקינה במדינות אירופה המתקדמות ביותר. כך נראית הפחתת רגולציה, כך נראית הפחתת מחירים. על פי דוח משרד הכלכלה, צפויה הפחתה של עד 900 מיליון ש"ח לצרכנים, וזאת עוד הערכה שמרנית. זה מה שנדרש לעשות בעוד מגוון מקומות: הנמכת חסמי כניסה, כניסת שחקנים חדשים, ובכך הגברת התחרות. אבל כנראה שיש כאלה ששוק חופשי מפריע להם. מכון התקנים, הגוף שמושפע ישירות, פנה לשר הכלכלה הנוכחי עמיר פרץ כדי לשמור בין השאר על פרנסת עובדי המכון. אזרחי ישראל הם פחות מעניינים. והשר פרץ לא מפתיע, הוא הודיע מיידית על כוונתו לצמצם את הרפורמה, ובצורה דרמטית, וזאת בניגוד לכל גורמי המקצוע ובניגוד לעמדת משרד האוצר ושר האוצר. האמת היא, יש לי הצעה: בואו ניקח את כל העובדים שהיו אמורים להיות מפוטרים, ושיקבלו משכורת מלאה, רק בואו נבטל את הצורך הזה בתקינה. זה עדיין ישתלם לאזרחי ישראל. בישראל יש יותר מדי תקינה. אנחנו חייבים להפחית אותה. צריך להקל על אזרחי ישראל. לאחרונה, ממש בימים אלה, השיק נפתלי בנט תוכנית שהוא קורא לה "תוכנית סינגפור".

לא התעמקתי, עדיין לא הספקתי להתעמק בנבכי התוכנית,

מודה, בהחלט תוכנית בכיוון הנכון. רק יש בעיה: בנט לא מתחייב שלא להקים קואליציה עם שר האוצר הכושל בתולדות ישראל יאיר לפיד ועם מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, אלה שמתנגדים בכל כוחם לכלכלת שוק ותומכים בכלכלה סוציאליסטית נחשלת. תוכנית סינגפור של בנט לא תוכל להתקיים בקואליציה שבנט מתכנן לנו. המטוס שבנט רוצה להטיס לסינגפור יגיע בסוף לוונצואלה. רק קואליציית ימין על מלא בראשות נתניהו, שכבר הוכיח בפועל איך מנהלים כלכלת שוק ואיך מזניקים את ישראל קדימה, תוכל לקדם את מדינת ישראל. נפעל להמשיך את

השיפור של העשור האחרון, את השגשוג, את הפריחה,

כמה שפחות ולצמוח כמה שיותר.

תודה רבה, חבר הכנסת קלנר. ישיב סגן שר הבריאות יואב קיש, ואחרי זה עוברים להצבעה. אני צריכה שתתפסו את מקומותיכם. כבוד היושבת בראש, חברות וחברי הכנסת, התקנות האלה הן פשוטות, הן גם במידה מסוימת רטרואקטיביות, ואני מניח שהבית הזה יתמוך בהן. אבל כן חשוב לי לתת תשובה לחבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן, שעלה לפה ושאל למה לא ממנים יושב-ראש ועדת חינוך. אני שאלתי אותו למה לא ממנים שר תקשורת ולמה לא ממנים שר משפטים, ואז הוא אמר לי שראש הממשלה לא מוכן.

אז אני אומר לו: אתה יודע מה, כשאני מסתכל על המינויים שלכם, הם כולם התהפכו, לא עלינו, עליכם. זאת לא הממשלה בתוך הממשלה, זאת הממשלה בתוך הממשלה שבתוך הממשלה, כי מי היה לך? יועז הנדל עזב אתכם, ניסנקורן עזב אתכם, רם שפע גם עזב. את מי אתה רוצה למנות, עוד פעם את בני גנץ ליו"ר ועדת החינוך? אז עם כל הכבוד, אולי תקשיבו לנו? נשים מינויים שלנו, ותאמין לי שתהיה לנו ממשלה, נדע לעבוד. אבל אתם, את כל זה לא הבנתם. בגלל זה אנחנו בבחירות. מתאים לכם, זה כל כך מתאים לכם, מה, את מי שכחתי?

הבנתי שסגנית יושב-ראש הכנסת כבר חושבת על איזה תפקיד. אוקיי. מה שאני אומר זה שמינויים מתהפכים זה המומחיות שלכם, ובסוף אין לכם אפילו חברי כנסת כדי לאייש פה את התפקידים, ועם כל הכבוד, בני גנץ, אל תדאג לנו.

הם ילכו לחברת כוח אדם להביא אנשים. אל תדאג לנו.

בני גנץ לא יכול לבוא ולמלא גם תפקידים בכנסת. יש לו מספיק תפקידים בממשלה.

דרך אגב, אני לא יודע אם ראש הממשלה אמר או לא, אבל אני אגיד לך דבר כזה, אני יודע, תאמין לי שאני יודע.

אני זוכר שהפריע מאוד להרבה מאוד אנשים שהיו כמה תיקים אצל שר אחד, ראש הממשלה, וכרגע אני רואה שכשזה גנץ פתאום אין עתירות לבג"ץ, לא מעניין אף אחד מה קורה, איך הוא מתפקד. אבל בסדר, אמרתי: אתה רוצה, אני מוכן להצביע לגנץ, למנות את גנץ ליו"ר ועדת חינוך. דרך אגב, מה עם יו"ר ועדת פנים? יש יו"ר ועדת פנים, או גם זה?

מי?

לא ראית אותה פה היום?

אני כבר לא עוקב.

אני מתנצל בפני חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'.

לא, אני חשבתי שהיא, לא, אבל היא חברת כנסת.

אבל היא הודיעה שהיא לא חלק מהמפלגה הזאת ולא רצה בקונסטלציה אחרת.

אבל נכון להיום היא עדיין חברת כנסת. אני רוצה להסביר על מה אני מתנצל.

שלהם,

אני רוצה להסביר, חברת הכנסת מאי גולן. תזכור, תזכור, קצת צניעות. קצת צניעות לא הזיקה לאף אחד. חברת הכנסת מאי גולן. צניעות, לא תזיק לך קצת צניעות. אתה הלכת, תראה מה יהיה.

חברת הכנסת גולן, את מפריעה לסגן השר. חשוב לי לדייק את דבריי. אני מודה שחשבתי שחברת הכנסת חיימוביץ' התפטרה כשהיא הודיעה שהיא לא ממשיכה בכחול לבן, מה שאני חושב שהיה צפוי, וכך ראוי שינהג כל חבר כנסת שעוזב את המפלגה שהוא נמנה עליה. הבנתי עכשיו, לא ראיתי אותה היום, שהיא לא התפטרה ושהיא עדיין ממלאת את תפקידה כיו"ר ועדת הפנים. אני לא יודע להגיד אם זה כמו האוזר, שגם הוא מינוי של כחול ולבן ולא התפטר. להבנתי, זה כמו שיש לנו גם יו"ר ועדת קורונה שנבחרה על ידי הליכוד וממשיכה. בקיצור, כנסת מעוותת. במידה מסוימת טוב אולי שאנחנו גומרים עם הכנסת הזאת. אני מקווה מאוד שהציבור בבית מבין שהבחירה היא פשוטה. באמת באמת, ההחלטה היא אם תהיה לנו ממשלת ימין מלא בראשות נתניהו בבחירות הבאות או שיעשו טלאי על טלאי ויביאו לנו את לפיד ואת כחול לבן וכל מיני כאלה יחד עם גדעון ובנט. אז אני מקווה שבבחירה הזאת כל אחד ידע לשים מחל ושנצליח בבחירות. גדעון או גידי. אני אומר עוד פעם: זה פשוט. בלי לפיד, לא גדעון ולא גידי יסתדרו.

תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לארבע הצבעות שונות, על כל תקנה בנפרד, אז אנא תהיו מרוכזים. תשבו, בסדר? מרגי, אני לא מאמינה שהביאו אותך בשביל זה. כל הכבוד. כל הכבוד, זה היה בחיוב. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 18), התשפ"א 2021, מצביעים. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 18),

שישה בעד, אין מתנגדים. אני מוסיפה את חברת הכנסת מאי גולן,

את חבר הכנסת קיש, שמונה, את חברת הכנסת מיכל וונש,

את חבר הכנסת קלנר, עשרה. כל השאר הצביעו במקומותיהם? אז עשרה בעד, אין מתנגדים. התקנות עברו, ויעברו, לא,

אה, זה רק עבר. סליחה, סליחה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 19), התשפ"א 2021,

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 19), התשפ"א 2021,

שישה בעד. אני מוסיפה את חברת הכנסת גולן, חבר הכנסת קיש, חבר הכנסת קלנר וחברת הכנסת וונש, עשרה בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד.

אני מודיעה שהתקנות עברו. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 20), התשפ"א 2021, מצביעים. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 20),

(תיקון מס' 30). יציג את התקנות סגן שר הבריאות יואב קיש.

אז תקריא שוב את

יש לך פה הוכחה חיה.

כמו שאומרים, הוכחה חיה. התנצלתי שטעיתי. אתה יכול להתנצל

גנץ גם ליו"ר ועדת חינוך. ואז חשבתי שהתפקיד של יו"ר ועדת הפנים, בטעות,

כי כבר היו כמה כנסות בלי, אז אני שמח שלפחות פה יש המשכיות ואנחנו

הזאת לחיזוק העסקים במדינת ישראל. לא ניתן לכם לפגוע בהם.

ואתה מדבר איתי על מינויים.

וכל מה שאתם עושים זה רק ורק לתקוע מקלות בגלגלים. רציתי לספר לך, סגן השר, שבתוכנית שהוא רוצה להביא יש תקנות לעזרה לרישוי עסקים.

אני לא אישרתי 15 מיליארד שקלים שמחכים עכשיו לעזור לעסקים.

אתה אפילו את זה לא מבין. ואת זה גנץ חוסם מדיון בממשלה, מנצל את הכוח הפריטטי שלו,

לסיפור זה מצטרפים מאות בני אדם, שאל סיפוריהם אני ממשיכה להיחשף. רבים מהם עולים חדשים וותיקים, מועמדים לעלייה וגם מי שבעצמם טרם עלו רשמית כדי לאפשר את עליית משפחתם ארצה, שאת זעקתם אני מבקשת להשמיע כאן היום. מדינת ישראל היא מדינת עולים. לאורך כל שנות קיומה עלו ארצה והותירו מאחור את הכול עולים רבים, להגשמת חזונה, ייעודה וערכיה. לעולים הללו לא מגיעות זכויות יתרות על שאר אזרחי ישראל אלא יש להכיר במצבם ולהשוות את זכויותיהם של מי שהפכו למשפחות מפוצלות מעצם עלייתן, ושמן הסתם נדרשים לנסוע לחו"ל או להגיע ארצה יותר מסיבות אישיות או משפחתיות, על מנת לסעוד או לקבור הורה, לטפל בילד חולה או כל דבר אחר שמי שמשפחתו איננה מפוצלת נדרש ויכול לעשות בנסיעה קלה לחיפה או לפתח תקווה. ההשלכות והמצבים אבסורדיים: זוג עולים עם תינוק טסו לצורך משפחתי טרם סגירת השמיים וכאשר ביקשו לחזור ארצה ההורים קיבלו אישור כניסה אך תינוקם בן שמונת החודשים לא קיבל אישור. אח ואחות ביקשו לצאת מישראל להלוויית אימם בארה"ב ובתשובה האחות קיבלה אישור יציאה בעוד האח לא קיבל. משפחה בת חמש נפשות נתקעה באמצע תהליך העלייה לאחר שכבר מכרה את כל רכושה בבריטניה, הוציאה את הילדים מבית הספר, שלחה את כל הפריטים האישיים שלה לארץ והחלה כבר לשלם שכירות על דירה בנתניה. טיסתם לארץ בוטלה, בקשתם הראשונה לאישור נדחתה, מצבם כמובן לא נלקח בחשבון, כיוון שהם טרם הפכו לאזרחים ישראלים. ויש גם מי שמסיבות שונות עוד לא שינו סטטוס בישראל אך כל משפחותיהם חיות כאן. כך, למשל, עשרות רופאים שממשיכים לעבוד בארה"ב אך המשפחות שלהם, ילדיהם, נכדיהם, הם אזרחים ישראלים וחיים כאן, ביניהם רופא בכיר שאשתו וילדיו חיים בארץ כאזרחים ישראלים, והוא ממשיך לעבוד בארה"ב כדי לקיים את חייהם בארץ, בשבוע בחודש שבו הוא נמצא בארץ הוא מתנדב ומייעץ למחלקת הטראומה בבית החולים שערי צדק. הוא ביקש לחזור למשפחתו בשבוע שהוא אמור להיות בארץ, וגם הבת שלו מאושפזת בבית החולים, אבל בגלל שבמאזן השנתי של הימים לא הוכח שמרכז חייו הוא בישראל, מן הסתם כי הוא עובד בארצות הברית, הוא לא קיבל אישור כניסה. כל אלה הם רק טעימה. כל יום מתווספים עשרות סיפורים אנושיים, קשים. והם לא רק, רובם גם התחסנו,

אזרחים שומרי חוק, שהחוסר, המחסור במנגנון של היישום של ההחלטה לסגור את השמיים נוגע להם ביום-יום,

בתקופת מגפה עולמית, שבה אמון הציבור דרוש יותר מכל דבר אחר, במקום לקחת אחריות מגלגלים את האחריות לנושא הזה כמו תפוח אדמה לוהט ממשרד למשרד. וזה קורה שוב ושוב בהקשרים שונים. הכשל בביצוע של ההחלטה לסגירת נתב"ג הוא רק סימפטום לניתוק שהולך וגדל בין מקבלי ההחלטות למי שנדרשים לעמוד בהחלטות, אזרחי מדינת ישראל. ועדות החריגים שהקמתם באמת עברו ממשרד למשרד, וגם ועדת ההשגות, וכל פעם נוצר מנגנון חדש, שעבד פחות ופחות טוב. כתוצאה מכך היום, אחרי שזה עבר ממשרד האנרגיה למשרד העבודה וההתיישבות וגם למשרד התחבורה זה חזר עכשיו, אני חושבת, הוועדה מתגלגלת ואיתה האחריות מתגלגלת מיד ליד, ואיתה הביצוע הכושל מתגלגל מיכל, את

כמו כדור שלג שהולך וגדל עם פגיעה רבה באזרחי מדינת ישראל. שנה למשבר הקורונה, והאיר הזרקור גם על ההכרח ללקיחת אחריות ניהולית וערכית, ליצירת משילות ולמינהל תקין, כדי שניתן יהיה לייצר הפרדה בין הרשויות. פה רבים תוקפים את הרשות השופטת, אבל עד שהרשות המבצעת והמחוקקת, גם בסמכותה כמפקחת, לא תיקחנה אחריות, הרי שלא נוכל לשפר או לתקן את האיזון ואת ההפרדה בין הרשויות. תודה רבה. תודה רבה לך. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, גם לא נמצאת, חבר הכנסת אריאל קלנר,

אינו נוכח. חבר כנסת עמית הלוי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, מועמדת מפלגת העבודה אבתיסאם מראענה נפסלה כאן על ידי ועדת הבחירות. היא נפסלה כי כולנו נחרדנו מהדברים שאמרה בראיונות לתקשורת, מהדברים שהיא פרסמה בפייסבוק. זה לא רק הסגנון הגס והבוטה, גברתי, על גבול המופרע, אלא בעיקר התוכן. והמשותף לכל האמירות שלה הוא אי-הכרה בישראל כמדינתו של העם היהודי, שלילת הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית כאן במולדתו. היא נפסלה לא בגלל שהיא לא התאימה למישהו, בגלל שהעמדה הזאת, הוגדר על ידי חוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א, כבלתי לגיטימי שמועמד לכנסת יחזיק בה. אני מצטט: לא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, במפורש או במשתמע, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו בואו נשמע את אבתיסאם במפורש, אפילו לא במשתמע: הייתי משמידה את זיכרון יעקב, תדגיש, בלי להרוג, שיחזרו לארצות הברית או לפולניה. נכבה זה אונס קבוצתי, מלחמת העצמאות שלנו, אונס קבוצתי שבוצע על ידי בריונים שממשיכים להסתובב חופשי. לא עמדתי בצפירה, היא אמרה בציטוט אחר, הייתי בנהיגה. כל המדינה עמדה בדום, אני החלטתי להמשיך לנסוע,

אזרחי ישראל, אלו היו שתי דקות מופלאות בזמן הצפירה, אומרת אבתיסאם. מופלאות. איזה ביזוי עמוק, לא רק של המדינה והחיילים, של הכאב של כל הדברים הקדושים לנו כבני אדם. איזה ביזוי, איזו אכזריות. עכשיו באה מרב מיכאלי, ראש מפלגת העבודה, באה מפלגת העבודה, אומרת: תראו, אלו אמירות ישנות, אלו אמירות מהעבר. בסדר, את יודעת, במסורת שלנו יש שערי תשובה. אדם אומר: אני חשבתי ככה, חשבתי, אני חוזר בתשובה, מכיר בחטא, מתחרט באופן עמוק, מתוודה ומקבל לעתיד דרך אחרת. הינה, אז היום היא באה לבית המשפט העליון. באמת, חשבתי שהיא תבוא והיא תתנצל, שלבית המשפט העליון לפחות היא תאמר: לא התכוונתי,

אני חוזרת בי. אז היא באה היום,

אזרחי ישראל,

חשבתם שהיא מתחרטת חרטה עמוקה? שהיא עלתה להר הרצל,

לחלקת החיילים, ביקשה סליחה?

כי היא אמרה דברים, ותדקדקו בדברים שלה. אני מצטט לכם מה היא אמרה היום לבית המשפט בתצהיר שהיא הגישה: חלק מאותן אמירות הן אכן קשות, וקריאתן אינה נוחה לרבים מאזרחי ישראל. מה זה הדבר הזה? יש לכם חוסר נוחות,

סגן השר, יש לכם חוסר נוחות. השמדה זה עניין של נוחות?

ביזוי החיילים זה עניין של נוחות? היא גם לא מפספסת את ההזדמנות לומר: לרבים מהאזרחים זה לא נוח, כלומר יש לא מעט אנשים בישראל שזה כן נוח להם.

היא כותבת, אני מתמצת, אתה חייב לסיים. אני מבקשת להצר על האופן שבו נכתבו הפרסומים,

על התוכן. היא לא מצטערת שהיא רוצה להשמיד את זיכרון יעקב או לבזות את חיילי צה"ל, ואני לא נכנס פה לכל מיני דברים בוטים שמפאת כבוד הכנסת אני לא אומר שהיא אמרה.

היא אומרת ככה: בראייה בדיעבד היא הייתה מסגננת את הדברים אחרת. מסגננת. מה זה, המדינה שלנו זה מגזין אופנה? חבר הכנסת הלוי, אנא חתור לסיום, בבקשה.

חיילי צה"ל והילדים שנרצחו באכזריות זה משהו שקשור לעיצוב?

היא הייתה מסגננת. אין פה לא תשובה ולא כלום. זו אותה שנאת מדינת העם היהודי, מדינת ישראל. כמה חוצפה יש לאישה הזאת. כמה חוצפה, על כל הטוב שהמדינה מביאה כאן לכל האזרחים, לרבות כולם. כמה חוצפה, כמה כפיות טובה.

אני רוצה לסיים בדבר אחד.

ראשי מפלגת העבודה,

אם היו כאן ורואים שזאת מועמדת שלהם, היו קורעים קריעה ויושבים שבעה, אלו שהגדירו שאלו מטרות הציונות: קיבוץ הגלויות, התיישבות בארץ וביטחון, כל הדברים שגב' אבתיסאם מבזה. אבל מי נותן לזה יד? יאיר לפיד. וחמור מכולם,

זאב אלקין וחבריהם מוכנים לתת יד לקואליציה של לפיד עם אבתיסאם ולא עם נתניהו.

עליה אתם בונים, לעשות איתה הסכם ולא עם נתניהו? זה ז'בוטינסקי ובגין שאתם מדברים עליהם? אתם מדברים על סיקור אוהד,

חבר הכנסת הלוי, ביקשתי ממך כבר כל כך הרבה פעמים. בסדר גמור.

יש יותר שחיתות מוסרית מזה? לתת יד להשחתה מוסרית כזאת, והם מדברים על סיקור אוהד?

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אני מודה לך על האפשרות לדבר. אדוני חבר הכנסת עמית הלוי, האמת היא שישבתי והתרגשתי מהאכפתיות שלך למי שלא מבין שמדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי ושמזיכרון יעקב צריך להחזיר אותו לארצות הברית. אבל היום כאן בכנסת, וכבר במשך שלושה שבועות, אנחנו מצביעים פעם אחר פעם על תקנות שמונעות מאנשים שכאן ביתם, כאן מרכז חייהם, כאן הם נמצאים,

הילדים שלהם, ההורים שלהם נמצאים כאן, אנחנו מונעים מהם להגיע לכאן,

בצורה לא מאורגנת, בצורה נוראית ומזעזעת. כולם באו והתכנסו היום בוועדות הכנסת, בגיוס מלא, להצביע בשביל להעביר שוב את התקנות האלה. עברנו שבוע, ראינו שזה לא עובד, שבוע שני, ראינו שזה לא עובד, שבוע שלישי, ראינו שזה לא עובד, ושוב אותו דבר. ולא למדנו. אותו דבר היה פה לפני שעה. כולם כבר הבינו מה שאמר מרן שר התורה הרב קנייבסקי, מה אמר הרב אדלשטיין לפני שנה: חבר'ה, אתם נכנסים למשבר, אל תזניחו את החינוך. כל מי שאתה שואל אותו היום מבין ששנה שלמה, שנה שלמה הזניחו את החינוך, לא טיפלו בו. ילדים מסתובבים בחוסר מעש, נערים מסתובבים בחוסר מעש, שרפו שנה ולא עשו כלום. אבל עוד פעם, מתגייסים כולם: בואו נעביר חוק. מהם הפתרונות שמוצעים?

לא לאנשים שתקועים בחוץ לארץ, שסגרו להם בתוך שש שעות את הגבולות, לא לאנשים ששנה שלמה לא לומדים. אז נכון, האלטרנטיבה להצביע למי שמצהיר שהוא יגרש אותנו מזיכרון יעקב לארצות הברית היא לא אלטרנטיבה, אבל גם למי שעושה את זה בפועל זו אלטרנטיבה מאוד בעייתית.

סגן השר, אתה תרצה לסכם או שנעבור להצבעה? כבוד היושבת-ראש, אני לא אאריך בדבריי, רק שמעתי את חברי הכנסת לפניי ואני חייב לומר שאני מסכים מאוד לכל מה שאמר חבר הכנסת עמית הלוי. ולחבר הכנסת פינדרוס, כמובן שיש פה מחיר מאוד כבד בחינוך בגלל התחלואה הזאת. אנחנו עושים את כל המאמצים כדי להקטין אותה, ואני מזכיר לך שהיום,

כשאנחנו מול המוטציה הבריטית, עם חשש מאוד גדול דווקא של פגיעה בצעירים, אנחנו טיפה יותר זהירים בעניין הזה. אני מאוד מקווה שנעבור את הגל הזה, ובשבועות הקרובים כל מערכת החינוך תוכל להיפתח, בערים הצהובות והירוקות.

עד כאן.

מייד כשסגן השר יתפוס את מקומו אנחנו נעבור להצבעה.

אנחנו מצביעים על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות שונות) (תיקון מס' 30),

2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

אנחנו מוסיפים את סגן השר יואב קיש, את חבר הכנסת אריאל קלנר ואת חבר הכנסת עמית הלוי. אם כך, ארבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה אושרו כאן במליאה. אנחנו עוברים כעת לדיון בהחלטת ועדת חוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. יציג את ההחלטה יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט יעקב אשר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לכנסת לאישור הצעה לפיצול: על פי הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט מחליטה הכנסת, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כך שחלק מההצעה יכלול, אני אגיד אולי את ההצעה קודם כול: ההצעה היא בדבר פיצול הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. על פי הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט מחליטה הכנסת, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות כך שחלק אחד מההצעה יכלול את סעיפים 1 ו-3 להצעת החוק וחלק אחר מההצעה יכלול את סעיף 2 להצעה. הצעת החוק נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ז בטבת התשפ"א, 11 בינואר 2021, והועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

לפצל את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות. חלק אחד יכלול את סעיפים 1 ו-3 להצעת החוק, הקובעים הוראות שעה בעניין הוספת הסדר עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב בשל הקשיים הכלכליים עקב מגפת הקורונה ובעניין קיום ישיבות מסוימות באמצעים טכנולוגיים, בין היתר בשל מגבלות הנובעות ממגפת הקורונה, ישיבות לגיבוש הסדר תשלומים ליחיד שסכום חובותיו נמוך. חלק אחר יכלול את סעיף 2 להצעת החוק, הקובע הוראת שעה בעניין הקלות שיינתנו בעת אישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב בשל משבר הקורונה. בשל מורכבות ההסדר המוצע בסעיף 2 וכדי לא לעכב את הליכי החקיקה של יתר ההסדרים המוצעים בהצעת החוק, מוצע לפצל את הצעת החוק לשתי הצעות חוק נפרדות כאמור. בשתי מילים אני אומר, גברתי: מדובר בהצעת חוק חשובה וטובה שקודמה על ידי הממשלה, שבעצם נותנת מסלול של הסדר חוב לאותם אנשים שבגין הקורונה נקלעו למשבר כלכלי. זה גם ליחידים, גם חברות קטנות, גם חברות בינוניות, גם חברות גדולות, אבל הכוונה שלנו היא במיוחד לבינוניות והקטנות והאנשים הפרטיים. במקום להיכנס למסלול של חדלות פירעון, שזה בעצם דבר שבו הם מאבדים את כושר הניהול שלהם בחברה ואף ומקבלים אות קין להמשך הדרך, בנינו כאן באמת הצעת חוק. דנו בה הרבה מאוד זמן. טייבנו אותה, שייפנו אותה, הבאנו באמת הצעת חוק טובה, בשיתוף פעולה עם צוות של משרד המשפטים, הכנ"רית וכל הצוות שלה, שבעצם נותנת מסלול חשוב מאוד. אנחנו נפרט את זה, בעזרת השם, נקווה שביום שני הקרוב זה יעלה לאישור. בינתיים אנחנו מבקשים רק את הפיצול. לקחנו את החלק שמדבר על איגרות חוב, על חברות שסוחרות באיגרות חוב, ששם המשמעויות הן רחבות מאוד ורשות ניירות ערך אמרה לנו שאין צורך כרגע. השארנו את זה בפיצול. במידה שנראה שיש צורך, נביא את זה שוב לדיון בוועדה. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הפיצול.

תודה רבה לך. להצעה זו לא נרשמו דוברים ולכן אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים כאמור על החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. אנחנו נעבור להצבעה. הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט

4, הוראת השעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021, נתקבלה. בעד, ארבעה, אנחנו אנחנו נוסיף גם את הצבעתם של חברי הכנסת עמית הלוי ואריאל קלנר.